שנצליח בעזרת השם לקדם דברים טובים למען עם ישראל. הוועדה הזאת היא ועדה חשובה, כמו שאמרתי בבחירה שלי, היא נוגעת בחיי היום-יום של התושבים. אני חושב שהדיון היום הוא אחד ההוכחות הראשונות לעניין הזה. אני מקווה שיהיה לנו שיתוף פעולה וענייניות, כמו שהייתי רגיל בוועדה הקודמת שהייתי, בוועדת חוקה, בימים לא קלים בכלל, בקורונה. אבל עם הרבה חילוקי דעות היה גם המון שיתוף פעולה והמון הפריה הדדית שהייתה חשובה מאוד. בוקר טוב לצוות הוועדה, לצוותים המשפטיים ולצוותים שאינם משפטיים. בוקר טוב לסגן שר הפנים ידידי עו"ד משה ארבל. אני רוצה ברשותכם לפתוח במשהו שלא נוגע לדיון הזה, אבל אני יכול להרשות לעצמי גם כוועדת הפנים וגם כראש עיר לשעבר. יצא אתמול מכתב, שלאחר מכן יצאו הבהרות כאלו ואחרות, של ראשי רשויות, לא כל ראשי הרשויות, אני משבח את אלה שלמדו שצריך גם לקרוא לפני שחותמים על מכתב אבל יצא מכתב שמבחינתי אני בטוח ומקווה ששגגה יצאה מתחת ידי הכותבים, מכתב של השלטון המקומי בהתייחסות לכל מיני הסכמים קואליציוניים שהתוצאה שלהם היא לכאורה תוספת תקצוב כזה או אחר לילדים מהמגזר החרדי.

זה לא רק המגזר החרדי, כי יש שם מוכר שאינו רשמי, שיש גם מגזרים אחרים שחלקם לומדים שם. גם הפטור. גם הפטור, נכון, גני ילדים. אני רוצה לומר לאחיי ראשי הערים. הייתי ראש עיר והייתי מעורב מאוד בשלטון המקומי, במאבקים משותפים.

אין דבר כזה אצל ראש עיר ילד שהוא רשמי וילד שהוא פחות רשמי וילד שהוא מוכר שאינו רשמי או ילד פטור. ראש עיר הוא אבא של כל התושבים שלו. אין תושב שהוא תושב טוב כי הוא עולה פחות כסף ומכניס יותר כסף, אין ילד שהוא ילד של ראש העיר ואחר שהוא לא ילד של ראש העיר, אין דבר כזה. תגידו לי: בזכות מה אתה אומר את זה? אז אגיד לכם בזכות מה. הייתי ראש עיר בבני ברק, לפני כ-15 שנה, ובבני ברק היו שכונות כמו פרדס כץ ששם חלק גדול מהתושבים היו תושבים שאינם חרדים. לא רק שאינם חרדים, אלא מסורתיים או דתיים לאומיים או חילוניים,

באופן יחסי. ואני יכול לומר, אמרתי את זה אז ואני אומר גם היום, מבחינתי ההתייחסות לילדים הללו הייתה בדיוק כמו ההתייחסות לילדים חרדים. לא היה מצב כזה שהשקעתי יותר בילד שהוא מהמגזר שלי, או ילד שלומד כמו שאני חושב שהוא צריך ללמוד, או פחות מילד אחר. אני זוכר גם יותר מזה, הייתה תנופת פיתוח מאוד גדולה בעיר, ויש שתי שכונות מצוקה, בדרום העיר ובצפון העיר. בדרום העיר זה נקרא נווה אחיעזר, שיכון ו', של שכונה מימי "אנו באנו" עם הרכבות הללו, ושכונת פרדס כץ שהיא גם שכונת מצוקה, שגם התאפיינה בהרבה מצוקות שנגרמו עקב המצוקה הכלכלית שהייתה שם כל השנים. גם הייתה מאופיינת עם הרבה מאוד בעיות חברתיות כאלה ואחרות. בזמנו כשהבאתי להפיכה של כבישים ומדרכות, ועשיתי הרבה מאוד כאלה, גם הרבה בזכות הרכבת הקלה. אני חייב להודות להם היום. תודה להם מחר. אודה להם מחר.

וכשעשיתי את הפרויקטים האלה הקפדתי, ואפשר לבדוק אותי, שבשתי השכונות האלה עבודות הפיתוח ייעשו בו-זמנית. שלא יהיה מצב שמטפלים במצוקה שכביכול קרובה לליבו של ראש העיר. אין דבר כזה. אי אפשר לחשבן ילד או לחשבן אזרח כמה הוא מעמיס על המחלקה הסוציאלית, אם הוא חלילה בא מבית של מצוקה או בית של עבריינות או בית כזה או אחר. ראש עיר הוא אבא של כולם, אלה שלומדים בבית ספר כזה ובבית ספר אחר. ולכן אני דוחה מכל וכל את הניסוח. אני בטוח שאנחנו נקבל עוד הבהרה ברורה יותר מהמרכז לשלטון המקומי, מידידיי ראשי הערים, על הטעות והשגגה הזאת. זאת שגגה בסיסית במהות של ראש עיר, ולכן אני מקווה בעזרת השם שלא יישנו דברים מהסוג הזה. מה הם טענו, אדוני היושב-ראש? הם טענו שהם ראו בהסכמים הקואליציוניים שיש כל מיני השוואות של חינוך, בין היתר חוק נהרי, שחוק נהרי אומר רק דבר אחד: ילד שלומד במוסד של משרד החינוך, משרד החינוך מתקצב ברובו הגדול. על מרכיב מסוים יש מצ'ינג בין המדינה לבין הרשות המקומית. ילדים שלומדים בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות פטור לא מקבלים את זה מהרשות. אני אומר דבר אחד, ואת זה אני אומר לגופו של עניין, אני לא בא לבקש שראשי רשויות ישקיעו כסף מקופתם במקום המדינה. אבל אותם כללים שחלים על ילד, כמו על כל תיק סוציאלי בתיק סוציאלי גם יש מצ'ינג של 25% מדינה ו-75%. אז תיק סוציאלי של מישהו שהוא מדבר בשפה מסוימת או לא למד במוסד מסוים או לומד במוסד אחר, אני אתן לו או לא אתן לו? אין דבר כזה. ההשקעה של עיר ומשאבים של העיר צריכים להתחלק לכולם בשווה. אם המדינה לא נותנת את הכסף, לא ראש העיר צריך לתת במקום המדינה. במפורש לא. גם אם אין פיקוח של המדינה. יש פיקוח. איך אהבתי את המילה שוויון עכשיו. אפשר קצת יותר להרחיב? באופן שוויוני, שוויוני. הדגש על שוויוני.

אני מדבר על שוויוני, כן. מבחינתי שוויוני זה כל ילד שלומד בבית ספר שמדינת ישראל מכירה בו ויש לו מעמד חוקי כזה או אחר, לא משנה איזה, אם הוא רשמי לגמרי או מוכר שאינו רשמי או פטור, אבל הוא לא התארגנות בבית. אז פה אני לא אומר שהרשויות המקומיות צריכות להשקיע בילדים החרדים יותר מילד אחר. אני אומר רק דבר אחד, ובזה אני מסיים. מה זה ראש עיר שיש לו כסף ומשקיע? אגב, את יודעת כמוני, ודיברנו על זה לא פעם, שאחת הבעיות שיש בין הפריפריה לבין הערים החזקות, שהערים החזקות נותנות הרבה יותר בחינוך, בלי קשר לחרדים. זאת אומרת שנוצרים במדינת ישראל שני סוגי ילדים, ילד שמשקיעים בו יותר וילד שמשקיעים בו פחות. בגלל שהעיר היא בפריפריה, אין לה ים,

אין לה ארנונה עסקית רחבה כי היא נמצאת בפריפריה. לכן אני אומר, אותם ראשי רשויות, בטח אלה שחתמו על המכתב, שביניהם זה ראש עיריית תל אביב ידידי הטוב וראשי רשויות אחרות, שהארנונה שלהם היא לא ירושה מסבתא שלהם, הם לא הביאו את זה מהבית. הארנונה שלהם זה כספי ציבור של משאבים עסקיים או תיירותיים של המדינה הזאת. מאיפה ראש עיר נותן את המצ'ינג שלו? מקופת העירייה. ברגע שאתה יודע להשקיע על ילד 20 שקל, כל ילד צריך לקבל 20 שקל, מה שאתה משקיע. משרד החינוך זה סיפור אחר, לא ביקשתי. כי ראיתי במכתב משהו שהם אולי לא הבינו, שכביכול דרשנו שאם המדינה לא נותנת שהם ייתנו. לא דרשנו ולא אדרוש את זה. הייתי ראש עיר, אני יודע מה זה. אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שכאשר אני ניהלתי גני ילדים בבני ברק, והיו לי 250 גני ילדים בעיר בני ברק, והייתי אחר כך בהסכם אברהם וברוך השם עיריית בני ברק מאז מיוצבת כלכלית, אבל 10 מיליון שקל בשנה עלו לי רק הגנים בגלל התקצוב השונה בין ילד חרדי בבני ברק בגילאי הגיל הרך. בגן של הגננת ברכה היו ילדים חרדים שהמדינה השקיעה בהם 10,000 שקל, ובגן של הגננת הדר בעיר אחרת לומדים אותו דבר, אין לימודי ליבה, הוא מקבל 18,000 שקלים. ואני כעירייה הייתי צריך להשלים את זה, כי אני צריך לשלם משכורות לעובדים. אני ראש עיר, אני מחויב לשלם לפי הסכמים קיבוציים וכו'. אם תרצו אפשר לעשות על זה דיון ארוך יותר, אני הוצאתי את הדברים מליבי בגלל שאני אוהב את השלטון המקומי, אוהב את חבריי ראשי הערים, תומך בהם בהרבה מאוד דברים, וההיסטוריה שלי גם בכנסת היא גלויה לכל. מה שאנחנו עושים בכנסת בסוף מופיע, אי אפשר לברוח מזה וגם לא צריך לברוח מזה. אבל לצאת בהגדרה כזאת, זה כואב, זה פוגע, זה משפיל. יש לנו חילוקי דעות בכל מיני דברים, נכון, אבל זה לא אומר שילד אחד שווה פחות מילד שני, שתושב אחד שווה פחות מתושב שני, ואני מקווה שהדבר הזה יתוקן. תודה רבה על ההקשבה. ברשותך, היושב-ראש, יש לי הערה בנדון לגבי החברה הערבית. אני חושב שאם יש קריאה שכולם יהיו שוויוניים בפני התקצוב, הכדור הוא לא במגרש של ראשי רשויות, במיוחד חלשות, בחברה הערבית. שהמדינה תפתח סל שוויוני לכל ילד בישראל וכך יהיה אפשר להתמודד. אצלכם זה זרמים ואידיאולוגיה שהביאה למוכר שאינו רשמי, אבל בחברה הערבית בשנים האחרונות התפתח עסק מסחרי של הפרטת מערכת החינוך בעיקר בגני ילדים ובבתי ספר תיכוניים לכל מיני רשתות ועמותות, ומצד אחר לבוא ולבקש מהרשויות המקומיות לתקצב את ההפרש בתקצוב? לא ביקשתי, אז לא הבנת מה שאני אומר. בלי להיכנס לוויכוח האידיאולוגי בתוך העניין הזה, שהמדינה תפתח סל שוויוני לכל ילד במערכת החינוך בישראל, שכולם יקבלו אותו דבר. אני מסכים איתך בפה מלא. אני מדגיש, אני דיברתי על החלק הרשותי, לא החלק של המדינה. זה בוודאי חייב להיות שוויוני. תודה רבה. אבל גם החלק הרשותי, ברשותך כבוד היושב-ראש, וזה מה שהתכוון אליו חבר הכנסת יוסף, ישנן רשויות מוחלשות, לא חלשות, ואין להן היכולת לשלם את המצ'ינג, ואז לבוא ולהגיד שהם חייבים לשלם, הם לא יכולים לשלם. אני חושבת שזאת בושה וחרפה שהחינוך של הילדים שלנו צריך להיות בהסכמים קואליציוניים. זה צריך להיות בחוק. מה שביקשנו בהסכם הקואליציוני הוא שיפעלו לפי החוק ויעשו לפי החוק. החוק מדבר על 75% שלא קיימו אותו. כבוד היושב-ראש, אני לא מדברת ספציפית על ההסכם הקואליציוני הספציפי, אני מדברת בכללי. זה לא אמור להיות בהסכמים קואליציוניים, זה אמור להיות מבוסס בחוק חינוך חינם חובה לכולם, עם כל התוכניות. את בוודאי זוכרת שכאשר את היית בקואליציה ביחד עם יוליה ועוד אחרים, טיפלת בנושא של שעות טיפוח והדברים הללו שבמוכשר לא מקבלים וברגיל כן מקבלים. כשדיברת על זה, הרי דיברנו על הנתונים ביחד כי בסוף זה פוגע בשני המגזרים הללו. אבל לקחתי לעצמי את הפריבילגיה.

רק משפט אחד. אבל אני מפסיד עוד יום בלי דרכון. נכון. למה צריך דרכון? ארץ זבת חלב ודבש. מה יש לנו לחפש במקום אחר? אני חושבת שהגיע הזמן לעשות הסדרה בכל הנושא של המצ'ינג בין הרשויות. רשויות עשירות לא צריכות, לרשויות מוחלשות צריך לאפשר להתקיים. כי מה אנחנו עושים? אנחנו מוסיפים שנים על גבי שנים שאותם מוחלשים יישארו מוחלשים. אני מבטיח לך שיהיו דיונים בעניין הזה. אני גם מבטיח לך, בהיכרותי עם שר הפנים וסגנו, שהנושא הזה של רשויות מוחלשות קרוב לליבם, למרות שיש פה תפר של משרד החינוך וזה לא רק משרד הפנים. זה חינוך, רווחה, הרבה דברים. אני בטוח שאנחנו נטפל בדברים האלה. כל נושא הדיפרנציאליות, דיברנו עליו בזמנו כשאני הייתי ראש עיר ומיכאל ביטון ידידינו היה ראש עיר, אנחנו ניסינו לקדם את זה ביחד. הייתה התקדמות מאז, אבל התקדמות קטנה מאוד. אז אולי יש הזדמנות עכשיו לעשות, לא לדבר. יש לנו קדנציה לדבר ולעשות. בבקשה, חבר הכנסת רביבו. אדוני היושב-ראש, תרשה לי לברך אותך שוב בהצלחה מרובה. אבקש לדעת האם יש כאן נציג של השלטון המקומי, האם הוא נוכח בדיון. למה הוא צריך להיות? לא הוזמן. אני סבור שכאשר נוגעים בנושא כל כך מורכב - - - דרכונים? זה לא הדיון. זה לא הדיון, ובכל זאת אדוני היושב-ראש פתח בזה. כשפותחים בנושא מסוים, מן הראוי וההוגן שהנציגים של מי שמדברים עליהם יהיו נוכחים בדיון, כדי שיוכלו להגן על עמדתם. כך אני סבור. יש מנהגים בכנסת שאתה תלמד אותם, ויש דבר שנקרא הצעות לסדר. היום אני לא אעשה את זה, כי כולנו רוצים לצלול לעניין עצמו. אבל הצעות לסדר בדרך כלל אלה נושאים שחברי הכנסת מעלים בנושאים שונים. כל ראשי הוועדות מכבדים את זה. יש גם פריבילגיה ליושב-ראש לפעמים כשלוחץ לו משהו בבטן לבוא בבוקר ולנצל את המיקרופון הראשון שהוא יושב מולו. זו פריבילגיה של ראשי ועדות. זה בוודאי לא דיון וזה בוודאי לא משהו שמחייב כרגע את התשובה. גם לא ביקשתי תשובה, כי גם אמרתי שאני מקווה שהדברים בשגגה. הנושא הזה עוד יידון וידובר, ואני מקווה שלא יצטרכו הרבה לדבר על העניין הזה. לכן אין פה עניין של לזמן אותם לעניין הזה. חשבתי שאתה שואל למה לא הזמינו אותם לנושא הדרכונים, אבל זו החלטה של הצוות המקצועי ואני מקבל את זה. ברשותך, ניכנס עכשיו לנושא הדרכונים, כי עם ישראל כולו מחכה לעניין הזה. אם אתה רוצה בכל מקרה להעיר, אתה יכול להעיר. כן, ברשותך. עם ישראל היה שמח שנתחיל את הדיון גם בזה, ואני מכבד את גישתו ואת הזכות של יושב-ראש הוועדה. ועדיין אני מבקש רק להבהיר נקודה שהיא אקוטית. אתה היית ראש עיר מצוין ומסור, ואתה יודע מה המשמעויות שממשלה מעבירה החלטות שבחלקן הן פופוליסטיות, כשראשי ערים אמורים להתמודד עם העלות התקציבית. מה שחותמי המכתב חתמו, הם הבהירו שהם מבקשים שהממשלה תבהיר שאין בהחלטה ובהסכמים האלה חבות על הרשויות לפני שהממשלה מכניסה את היד לכיס ומתקצבת את ההחלטות. מעבר לכך, צר לי שאנחנו עדיין נמצאים במצב שבו אוכלוסייה כמו המגזר החרדי עדיין צריכה לקבל הגדרות בהסכמים קואליציוניים לשיפוי לצרכים שלהם, ואני מייחל לכך שנגיע למצב שכמו שלא נכנסים להסכמים קואליציוניים נושאים נוספים לשאר האוכלוסייה, כך נושא כלל האוכלוסיות המגדריות והמוחלשות לא יצטרכו לקבל סעיפים מוגדרים. כי אז זה מצמצם את החבות של המדינה כלפיהם. אלה הן הנקודות שביקשתי להבהיר. אגב, אני יודע ממקור ראשון שהבהרה בנושא הגיעה גם אליך. התקשורת אולי לא צלחה מספיק, אבל הבהרה הגיעה אליך. רוב חותמי המכתב בשם השלטון המקומי הבהירו שאם חלילה וחס משתמע מכך שיש כוונה לפגוע באוכלוסייה כזאת או אחרת, בוודאי במגזר החרדי, אז הם ימשכו את חתימתם מהמכתב. לכן אמרתי שהניסוח היה לא מוצלח, אפילו פוגע, ואני לא בטוח שהם התכוונו לזה. עכשיו נשמח לעסוק בנושא הדרכונים ותעודות הזהות, ואנחנו דרוכים לכך. שוב, בוקר טוב לכולם. הנושא שאנחנו נמצאים בו, גברתי מנהלת הוועדה, אני רואה אותו כדיון פתיחה. כמו שאני תמיד אוהב להציע לאחרים וגם לעצמי, אנחנו גם נעשה דיוני מעקב בדיקה להמשך. דיון הפתיחה הזה מגיע כי לצערנו הרב בשנתיים האחרונות, בעקבות הקורונה כנראה, כמו שהיה גם במקומות אחרים אבל אני לא בטוח שעד כדי כך זה הגיע למקומות אחרים, יש דבר בלתי מתקבל על הדעת, והוא קורה לצערנו הרב עד היום, למרות שהיו כמה דיונים, ומיד אתייחס לדיון האחרון שהיה. לא יכול להיות שאנשים יחכו חצי שנה או כמה חודשים לתור. חצי שנה זה טוב. זה תור עם מעכרים. ואחר כך שישה שבועות להנפקה. זה פשוט לא יכול לקרות במדינה נורמלית. אי אפשר לשלול מאנשים את הזכות להוציא דרכון.

זה גם משליך על תעודות זהות, שכאלה שצריכים להנפיק תעודות זהות לצרכים שונים כאלה ואחרים, והפקק הוא פקק וסותם גם את הדבר הזה, ולא יכול להיות שזה יקרה. דבר נוסף שלא יכול שיקרה הוא שהמדינה עוד תרוויח כסף על הכאוס הזה. אני לא יודע אם נמצא פה נציג של האוצר. אגב להבא, אדוני היושב-ראש, אני חושב שראוי שהנציגים שמגיעים יקבלו גם מעמד כדי שנדע למי אנחנו פונים. הם מציגים את עצמם. אבל אהבתי את הרעיון. אבל אתה תכיר אותם כל כך טוב, שתגיד שאין צורך בשלט.

לא מתכוון אליכם אישית כמובן, אבל בסוף המדינה גם מרוויחה פה כסף, כי נפתח מסלול שנקרא זמני. זה מסלול מופלא.

מדהים אפילו, שפוגע באנשים פעמיים. גם כי הדרכון הזמני הוא לשנתיים ולא יותר. היה גם בזמנו שאפשר היה להנפיק אותו רק לשנה ושינו את זה לשנתיים, שזה דבר אחד. יש דבר שני שהוא עוד יותר מכניס כסף למדינה, שנקרא הדרכונים הזמניים שאתה עושה בנמל התעופה בן גוריון. שהיום עלה המחיר שלהם, דרך אגב. המחיר עלה על הכול.

את הזמני לשנתיים וגם את הזמני בנתב"ג, שהם עוקפים את התור של השישה חודשים. זה עוקף את התור של השישה חודשים, אבל מישהו גם מרוויח פה כסף על הדבר הזה. ותחשבו על משפחה שצריכה לצאת מהארץ עם חמישה-שישה ילדים, אפילו עם שלושה ילדים, כמה העלות של הדבר הזה. אין לזה שום הצדקה. לא יכול להיות שלמדינה יש בעיה בתפעול של דבר, ומצד שני גם גובה על זה כסף וגם מצמידים את זה למדד. זה דבר שלא יעלה על הדעת שהוא יקרה, ואנחנו נצטרך לצלול לתוך העניין, לראות רעיונות ודברים שצריך לעשות. אני יודע בשיחות שהיו לי קודם ששר הפנים וסגן השר מתנפלים על העניין הזה. אני לא מצפה היום לתשובות של מה עשיתם, וגם לא לתשובות מלאות מה תעשו, אלא אם יש כיוונים חלקיים ולתת את האינפוט שלנו לעניין הזה. אבל אני מודיע שאנחנו נעשה ישיבה בעוד כחודש פלוס ונעקוב אחרי הדברים לראות שזה מתקדם. אגב, הזכירו את זה קודם, כל המצב הזה הפך להיות פתח לשחיתות. האנשים החברמנים מסתדרים. וזה עוד דבר, שאנשים מגיעים מהמרכז לצפון וסותמים גם את הלשכות לתושבי הערים הללו, כי הרי יש איזו פריסה שאמורה הייתה להיות בעניין הזה. זה לעידוד התיירות. זה תיירות פנים ללא דרכון. הדבר הזה לא יכול לקרות. דבר נוסף, שאני כבר אומר אותו ויעלו עוד נושאים נוספים, ואני אאפשר כמובן לכולם להעלות את הנושאים, הדבר הזה שיש התור האוטומטי, שבכלל צריך לבחון אותו. ביקשתי גם מאנשי הממ"מ שנמצאים כאן, שאני מוכרח להתנצל בפניהם שלא המתנתי לכל תוצאות העבודה שלהם בעניין הזה, כי היה חשוב לי להעלות את הדברים ולהציף אותם לדיון הציבורי ולתת את הפוש למשרד הפנים להביא את הפתרונות. אבל אחד הדברים שביקשתי לבדוק זה האם הנושא הזה של הזמנת תורים הוא דבר נכון או לא. כי מצד אחד הוא נראה דבר נחמד מאוד, ידידותי מאוד. אבל הייתי מנהל הרבה שנים בעירייה, לא רק כראש עיר, ואני יודע דבר אחד, שבדברים הללו אתה הרי לא מתכנן את היום שיהיה עמוס. אתה מתכנן כך וכך פגישות ביום, מספיק ש-10% או 15% לא מגיעים ולא מודיעים לך שהם לא מגיעים, הנה יצרת לך כמה כיסי אוויר שיכולת לקבל עוד 10 או 20 אנשים. ומה קורה היום? כששאלתי בלשכות אמרו: אם אנחנו רואים שיש לנו אפשרות, אנחנו קוראים לאנשים. מי קורא? איך קוראים? יש כאלה שכנראה דואגים לקרוא להם. לכן הנושא הזה לא יכול להמשיך, חייב להיות כאן טיפול מעמיק, חייבת להיות כאן השקעה של המדינה כדי קודם כל לסגור את הפער ולהגיע למצב נורמלי, ואז גם נבחן באמת. כי אני חושב כהצעה ראשונית שלי לבטל את התור האוטומטי הזה ולהגיד לאנשים לבוא. אפשר לנסות לעשות אולי בעיר גושים או אזורים שכל יום אזור אחר כדי שלאט לאט נקבל איזון. כי נשמע בוודאי כל מיני דברים שיגידו שהיו לחצים בכל מיני לשכות ובאו הרבה אנשים והיו מריבות. אני לא יודע כמה שעות משקיעים בזה. אני יודע רק דבר אחד, שבדיון הקודם היו כמה נושאים שעלו, חלקם טופלו וחלקם לא טופלו. מה שטופל זה הארכת תוקף לדרכון הזמני משנה לשנתיים, שזו הייתה החלטה בדיון הקודם, שניתן יהיה להנפיק דרכון זמני פעמיים ולא רק פעם אחת כמו שהיה קודם.

זה כאילו הטבה אבל זו לא הטבה. זה לשלם שלוש פעמים, כי בסוף אתה צריך את הדרכון הקבוע. פתיחה מיידית של סניף בסמוך לקניון איילון להנפקת דרכונים שיופעל עד 22:00, ועלות הנפקת דרכון כזה תעמוד על למה 400 שקלים בלבד. אלה דרכונים זמניים, למה 400 שקלים? אני מבין שהסניף הזה גם נסגר. אמר לי היועץ המשפטי שבאתר הוא עדיין קיים. דבר נוסף שהיה בישיבה הקודמת, הגברת קצב הייצור של הדרכונים הקבועים במפעל לייצור דרכונים יתוגבר במשמרת נוספת וכך הזמן לקבלת הדרכון יצומצם משישה שבועות לשלושה שבועות. לא קרה. המפעל הוא פרטי או שייך למדינה? מיד נברר את כל הדברים האלה. אני כרגע בכותרות ומיד נגיע לחדשות בהרחבה. דבר אחרון, קיצור התורים בלשכות. זו הייתה החלטה בישיבה הקודמת שנערכה פה בחודש מאי: בחודשים הקרובים ייקלטו עוד 100 עובדים נוספים על 20 העובדים שנקלטו לאחרונה, שיצטרפו ל-600 העובדים הקיימים בהם. אנחנו נבחן מה בוצע, מה לא בוצע. המספרים שאני שומע הם אחרים לגמרי, שחלקם הלכו גם לנושא אחר. זאת אומרת שהוא קשור ולא קשור. את כל הדברים האלה נרצה לבדוק כאן, להעלות את הרעיונות, להעלות את הדברים. ואני אתן לחברי הכנסת להציג את הדברים. אבל לפני כן, ידידי סגן שר הפנים, דברי פתיחה שלך. אתה תהיה איתנו כל הדיון. בהחלט. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. אני רוצה להודות לך מקרב לב על הדיון החשוב הזה. למרות שיכולנו גם כחברים וגם כחברי קואליציה למצוא דרכים ותירוצים והתחמקויות ולבקש שתדחה את הדיון, ביקשתי מהיושב-ראש לא לדחות את הדיון ולקיים אותו, כי יש לנו כחברי ממשלה חובה לתת דין וחשבון לציבור ולומר את הדברים הללו באופן הכי ברור ומובהק. גם שלא הספקת אפילו לחמם את הכיסא. נכון מאוד. ואני באמת רואה בוועדות הכנסת, בפרט בוועדת הפנים, בתפקידי הקודם-קודם הייתי ראש מטה שר הפנים, כלי מרכזי מאוד, בפרט שהיושב-ראש שלה הוא מנוסה וכפי שהוא ציין הוא גם איש שלטון מקומי. הוועדה היא כלי משמעותי מאוד כדי לשים לנו את הזרקור בדיוק על הנושאים שבהם אנחנו צריכים להתמקד, לכוון אותנו בצורה הנכונה יותר, המיטבית יותר, כדי להביא לציבור את מה שהוא זקוק לו ומה שהוא ראוי לקבל. לפני שאכנס למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אשתף אתכם בקצת היסטוריה. כפי שציינתי, בתפקידי הקודם-קודם כראש מטה שר הפנים, אותו שר פנים שמכהן היום, אחד הדברים המרכזיים ביותר שהיו מבחינתו משימת-על היה מתן שירות לאזרחי מדינת ישראל כולה, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, בלי שום הבדל. היו גורמים בתוך המשרד שהזהירו אותו מפני סכנות חמורות ביטחוניות על פתיחת לשכות ברשויות ערביות. הוא לא קיבל את המלצתם, פתח לשכות ברשויות ערביות, כי אזרחי ישראל,

הם אזרחי ישראל וצריכים לקבל שירות כמו כולם. קידם תהליכים משמעותיים רבים מאוד לשיפור השירות. בהנחייתו הוצב בלשכת השר מסך שנתן לו כל רגע נתון נתוני אמת למצב העומסים בלשכות. שימו לב כמה זה היה קריטי בעבורו. הוא היה מקבל נתוני אמת להבין מה קורה, איפה ישנם עומסים. נמצא פה גם יועץ השר, ראש המטה, רובי שמש. הוא היה מקבל בזמן אמת בכל רגע נתון להבין איפה יש עומסים, איפה יש כשלים. בנוסף הוא יזם ביקורי פתע בלשכות. אני זוכר ביקור עבודה בחיפה, בלי שום תיאום, בלי שום הודעה מראש. אני גם מודיע לעובדי הלשכות, תתכוננו גם לביקורי פתע בקדנציה הזאת. שר הפנים הולך לבקר בלשכות. אבל צריכים להבין שכל האירוע הזה הוא אירוע מורכב. החוק הביומטרי עבר כאן בקריאה שלישית בכנסת ב-27 בפברואר 2017. החוק הביומטרי הוא חוק משמעותי מאוד שמבטיח לכל אחד מאזרחי ישראל שמקבל תעודה שהתיעוד שלו יהיה תיעוד בלתי ניתן לזיוף, תיעוד כזה שלא יוכלו אחר כך להשתמש בדרכון או בתעודת הזהות שלו ולפתוח חשבונות בנקים וליצור התחייבויות. הדברים האלה הם חשובים מאוד גם ברמה האישית לכל אזרח, גם ברמה הביטחונית. ברגע שהכנסת העבירה את החוק הזה, במקביל היה גם תהליך להעלאת שכרם של עובדי רשות האוכלוסין וההגירה לכלל המטות גם בלשכות. היה הסכם קיבוצי חדש כדי שיביא לידי ביטוי את העומסים שהתהליך הזה יוצר להם. מנכ"ל הרשות באותה תקופה היה פרופ' שלמה מור יוסף. הוא מונה ביוני 2017. יוני זה תאריך שמאוד מעורר ביקושים לקראת אוגוסט. אוגוסט זה תאריך שבו בדרך כלל אנשים יוצאים לחופשות, מתעוררים הרבה מאוד ביקושים. נרכשו טכנולוגיות, הוכפלו משמרות. הגענו למצב שאנשים הזמינו תור באפליקציה, ותעודות זהות ודרכונים הגיעו תוך 10 ימים. זו הייתה הנחיית השר, זה מה שבוצע. בפועל זה היה, הדברים הללו קרו. אחרי שהשר אריה דרעי עזב את המשרד, למרות שכן אפשר היה להאריך על פי החלטת הממשלה לפרופ' שלמה מור יוסף את תפקידו, באופן לגיטימי וחוקי הגיעה שרה חדשה והחליטה למנות באוגוסט 2021 את עו"ד תומר מוסקוביץ' למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. להזכיר לכולם, המינוי שלו היה באוגוסט 2021 כאשר באותה תקופה, בין יוני לאוקטובר 2021, כבר היו מאומתים חצי מיליון ישראלים בקורונה.

כניסתו לתפקיד הייתה בעיצומו של משבר הקורונה. זה לא היה משהו שהוא בלתי ידוע, בלתי צפוי. היה צורך להיערך. בזמן הקורונה כמובן השמים היו סגורים. אך טבעי הדבר שכששמים סגורים אנשים לא רצים לחדש דרכונים וייווצר איזשהו צוואר בקבוק בעתיד, כמו שאנחנו חווים אותו עכשיו. הסוגיות הללו של תוספת כוח אדם, טכנולוגיה, הדברים הללו היו כנראה פחות בסדר העדיפויות של המנכ"ל והשרה הקודמת.

הייתה תוספת תקציב לרשות, אני בעצמי טיפלתי. סגן שר הפנים משה ארבל: << דובר > סגן שר הפנים משה ארבל: היו דברים חשובים אחרים שהם טיפלו בהם בסוגיות שונות של שמירה על גבולות המדינה. זה עבר בוועדת הכספים. יחד עם זאת השיחות של השר עם ראשי המנהלים מיד עם כניסתו לתפקידו הראו לו מציאות של קושי גדול מאוד בניהול בכמה וכמה תחומים בתהליכי קבלת החלטות. ובהמשך גם נציגי רשות האוכלוסין כן יציגו בפני הוועדה את הנתונים ועד כמה הם קשים.

ולכן יחד עם הצורך במציאת פתרון יעיל ומהיר, מתוך הבנה של האירוע הזה, של הקושי הגדול הזה, מתכוון שר הפנים בימים הקרובים ממש לצרף פרויקטורים שיתעסקו בנושא הספציפי הזה של ייעול שירות הלקוחות. אזרחי ישראל זכאים כזכות יסוד לחופש תנועה. אזרח שאין לו חופש תנועה ומנוע ממנו לצאת מהארץ בגלל שהתור שלו לדרכון הוא בעוד למעלה מחצי שנה, זה מצב בלתי נסבל שפוגע בזכויות יסוד של אזרחים. המצב הזה שאזרחי ישראל צריכים לשלם הרבה מאוד כסף ולקבל דרכונים זמניים גם פוגע בתכלית חקיקת החוק הביומטרי. כשאנחנו מפיצים כמויות גדולות מאוד של דרכונים זמניים, אנחנו ממלאים את המדינה בתיעוד שהוא לא בטוח, תיעוד שהוא לא מוגן, הוא לא מגן גם על בעל התיעוד וגם הוא פוגע באינטרסים הלאומיים והביטחוניים של המדינה. וכן, אני רוצה באמת להודות ליו"ר הוועדה. בזכות אותו לחץ של קיום הדיון היום התקיימו כמה ישיבות במשרד הפנים בלשכת השר, ואני רוצה להביא לידיעת חברי הכנסת ולידיעת היושב-ראש כי בהמשך לדיון שהתקיים גם אתמול ודיון שהתקיים גם הבוקר, הוציא הבוקר שר הפנים מכתב למנכ"ל משרד הפנים,

לא למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה אלא למנכ"ל משרד הפנים, ואני אקרא אותו בפניכם. מנכ"ל משרד הפנים רונן פרץ היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בעברו. מינויו אושר בממשלה רק אתמול, ורק כדי שהציבור יבין עד כמה הנושא הזה חשוב ומשמעותי מבחינת השר, יום למחרת מינויו למנכ"ל משרד הפנים, חרף משימות רבות מאוד שמונחות לו על השולחן, חתם השר הבוקר על מכתב מינוי לביצוע בדיקה על התנהלות רשות האוכלוסין וההגירה, וכך כותב השר: לאור בחינת הנתונים והמציאות של התנהלות הרשות במהלך השנה האחרונה והכשלים המתמשכים בהתנהלותה והספקת השירותים החיוניים על ידה לתושבי המדינה, ובשים לב לחובה המוטלת על שר הפנים להבטיח את ניהולה המיטבי של רשות האוכלוסין וההגירה והספקת השירותים הנדרשים והמתחייבים על ידה, אבקשך לבצע בדיקה מקיפה על התנהלותה של רשות האוכלוסין וההגירה. במסגרת זאת ובלא לפגוע מכלליות הדברים אבקשך לבחון בין היתר את הכשלים הנוגעים למילוי תפקידיה הבסיסיים ביותר של הרשות בכל הנוגע להנפקת ולחידוש דרכונים ותעודות זהות לאזרחים ישראלים, כשלים אשר פוגעים קשות ומזה תקופה ארוכה בתושבי המדינה ובאמון הציבור במשרד הפנים וברשות האוכלוסין וההגירה. במסגרת הבדיקה הנך מתבקש לבחון את התנהלות הרשות, הכשלים בהתנהלותה במכלול תחומי פעולתה והסיבות לקיומם והפתרונות המוצעים הנדרשים לצורך מתן מענה, לרבות בתחומים הניהוליים והתקציביים. הנך מתבקש להגיש את ממצאי הבדיקה והמלצותיך בתום תקופה שלא תעלה על עשרה ימים. בכבוד רב, אריה מכלוף דרעי, שר הפנים. זה רק מביא לידיעתכם, עשרה ימים. אין כאן עכשיו מריחות ואין כאן ועדה כדי להקים ועדה. אני מציע לאדוני היושב-ראש כן לקיים דיון מעקב, לא לוותר לנו, לעמוד על המשמר כדי שאנחנו נבטיח את החובה שלנו לאזרחי מדינת ישראל כולם, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, אזרחי ישראל ללא שום הבדל, שמגיעה להם הזכות הזאת. הם משלמים עליה אגרה, הם לא עושים טובה לאף אחד, ואנחנו נעמוד על כך שמה שמגיע לאזרחי ישראל יתקבל ויתבצע.

אדוני היושב-ראש, אין לי ספק שקיום הדיון במועד הזה, מבלי לתת הנחות לא לחברים ולא לחברים בקואליציה, מביא אותנו להתכנס סביב ההחלטות החשובות הללו כדי לתת מענה מיידי מיטבי לאזרחי ישראל כולם.

תודה רבה, אדוני סגן השר. נשמע כמובן את אנשי מנהל האוכלוסין גם על הפתרונות,

ובהחלט אנחנו מצפים כולם ואנחנו נעקוב ביחד ונעזור במה שצריך. ואם יש דברים שצריכים חקיקה, ויכול להיות שיש דברים שצריכים חקיקה בנושא של תשלום, נכון? תשלום זה תקנות. אנחנו עומדים לרשות המשרד, כמובן מפקחים על המשרד. השורה התחתונה גם של הדברים שלך,

וגם הדברים שלנו, ואנחנו נשמע את זה מכולם, היא שהנושא הזה חייב להיפתר ומהר מאוד. אני אאפשר לחברי הכנסת לדבר, ואני מציע לשאול שאלות, להצביע על נקודות. לא נתחרה זה בזה מי יגיד שזה אסון יותר גדול, כולנו יודעים שזה משהו שלא מתקבל על הדעת. לכן אני מבקש מאנשי המקצוע שנמצאים כאן לרשום את הדברים ולתת תשובות מפורטות לאחר מכן. אולי קודם האוצר יכול להציג את בסיס החישוב של דמי חידוש הדרכון ותעודת הזהות. אני חושב שאחר כך עדיף. אני יכול להגיד לך דבר אחד, שלבסיס החישוב אין בסיס. על זה אני יכול להמר ולקחת את האפשרות שמישהו יתבע אותי לדיבה על זה. בטח לא במספרים האלה. יש לו בסיס, אבל הוא צנוע מאוד לעומת מה שמשלמים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. יש לי שלושה נושאים. ראשית זה הספסרות בתורים. בשבוע שעבר דווח בחדשות 12 שאנשים משלמים סכומים גבוהים שיכולים להגיע גם עד 1,500 שקלים לקנות תור, ואני תוהה איך זה אפשרי. כשאני מזמין תור באינטרנט הוא רשום על שמי. האם אתם מאשרים לאנשים להעביר את התור שרשום על שמי, תחת תעודת הזהות שלי, לאנשים אחרים שהם אינם בני משפחה שלי? אתם הרי מודעים לכך שיש ספסרות. אין דרך טכנולוגית או בירוקרטית למנוע את המכירה של אותם תורים? איך זה מתבצע ולמה זה מתבצע? דבר שני הוא עלויות הדרכון הזמני. לא אחזור על הדברים שנאמרו כאן, אבל אם אנחנו לוקחים את עלות ההוצאה של דרכונים זמניים למשפחה ממוצעת בישראל של שני הורים ושלושה ילדים, אנחנו מגיעים למעל 1,500 שקלים. אם תרצו שנדייק אז 1,535 שקלים. יותר.

אז קל וחומר. כמו שיושב-ראש הוועדה אמר, כשאני רוצה להוציא דרכון זמני, ייתכן שאני לא יכול להוציא אלא דרכון זמני כי התורים הרגילים הם של למעלה מחצי שנה. איזו פעולה עושים בדרכונים הזמניים שלא עושים בהוצאת הדרכונים הקבועים? זה לא אותו דבר, זה ביומטרי. האם אורכי הזמנים שדרושים בשביל להוציא דרכון זמני ארוכים או פחותים מאשר הוצאת דרכון קבוע? למה לא פשוט לאפשר להפוך את התורים הזמניים לקבועים? כי ממילא הם כמעט בלתי נמנעים, כי מעטים הישראלים שיודעים לתכנן חצי שנה מראש את הנסיעה שלהם לחו"ל. הדבר האחרון, האם אתם מרגישים שמיציתם את כל השירותים שניתן להעביר לדיגיטלי? האם ברגע שיש לי דרכון ביומטרי אני יכול להזמין את הדרכון הביומטרי הבא שלי באמצעות קליק בדיגיטל, או שאני עדיין צריך להגיע לרשות? האם יש מיצוי של כל השירותים שניתן לקבל מהמדינה בהוצאת תעודות, בהנפקת אישורים בדיגיטל, מבלי צורך להטריח את עצמו ולהגיע למשרדים של רשות האוכלוסין, בוודאי שבדרכונים. אני מבין את הצורך להגיע כשעוברים מדרכון רגיל לדרכון ביומטרי, אבל בשאר התעודות וגם כשיש לי דרכון ביומטרי, האם בפעם הבאה שאני אחדש אותו האם אוכל לעשות את זה בלחיצת קליק או שאני עדיין צריך להגיע, ואם כן אז למה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף

כבוד היושב-ראש, אני חושב שזה אחד הדיונים הכי חשובים שגם נוגעים לכולם, ערבים ויהודים, בלי הבדל, וזה כשל שנמשך יותר משנה וחצי. לצערי הרב כשקורה דבר כזה ואנשים סובלים ויש קושי להנפיק דרכונים במשך תקופה ארוכה, וזה לוקח חצי שנה ושמונה חודשים ותשעה חודשים, ואני יודע שבמגזר הבדואי לפעמים זה מגיע לשנה גם בגלל בעיית הדואר ובעיה בכתובות, במיוחד בכפרים הבלתי מוכרים. לכן השאלה, אם הכשל הזה והשערורייה נמשכים למעלה משנה או שנה וחצי, מה עשיתם ברשות האוכלוסין וההגירה בכדי לצמצם ולהקל על הסבל שקיים בהנפקת הדרכונים. יש דברים מאוד בסיסיים בכל משרד שנותן שירות כשיש מצוקה לתת את השירות, הוא בודק את עצמו, נותן פתרונות. במשך שנה וחצי התופעה הולכת ומחמירה ולא רואים פתרון. מה עשיתם בשנה וחצי בצורה מפורטת בכדי להקל על הסבל ולהקל על התופעה שמכבידה על הנפקת דרכונים? דבר שני הוא לגבי דרכון ביומטרי שאתם מנפיקים. נודע לי שאחד הקשיים הוא שמנפיקים את הדרכונים הביומטריים בירושלים במרכז אחד. אני לא יודע אם זה במכונה אחת, כמה מכונות קיימות. ואם הדבר הוא רק במקום אחד, למה לא לעשות פריסה ולפזר את האפשרות להנפיק דרכון ביומטרי בכל הלשכות והרשויות של האוכלוסין בארץ? השאלה השלישית, לגבי החברה הערבית בכלל והחברה הערבית הבדואית בנגב בפרט. בנגב חיים כ-350,000 תושבים, ומבחינת רשות האוכלוסין וההגירה יש רק לשכה אחת קטנה ברהט שלא יכולה לספק את השירות ל-350,000 תושבים בנגב. אני מבקש שיהיה גם מעקב אחרי הפתרונות וההתקדמות בהצעות שהם מציעים לנו, ולכן בפתרונות שמציעים, ולכן אני מציע בצורה הכי ברורה שיהיה גם פתרון לחברה הבדואית בנגב. בחברה הערבית הבדואית בנגב יש הציר הראשי אחרי רהט, שזה כביש 31 שמתחיל ביישוב לאקיה,

סעואה, כוחלה, מכחול, כסייפה ואלבת. בציר הזה יש כמעט 150,000 תושבים שאין אף אפשרות אלא ללכת לרהט או לבאר שבע וזה מקשה על האנשים, ולכן בציר הזה של כביש 31 ביישובים שהזכרתי צריך לקחת נקודה מרכזית ולפתוח עוד לשכת אוכלוסין והגירה במקום הזה, במיוחד להנפקת דרכונים וגם תעודות זהות. הציר השני הוא ציר 25, שמתחיל בשגב שלום. גם בציר הזה יש 90,000-80,000 תושבים שחיים שם. צריך להיות בנקודה מרכזית, שאני מציע שתהיה ביישוב אבו תלול. גם הרשות המקומית יכולה להציע מקום לפתוח רשות אוכלוסין והגירה שתיתן מענה. דבר נוסף, אני חושב שכל הקטע של דרכונים זמניים זה לעשות כסף על גב האנשים, וזה צריך להיפסק. תודה רבה. אתה נתת שמות של ערים או כפרים או מקומות. יש גם ערים אחרות, ואני מסכים עם מה שאתה אומר, כי צריך לאפיין מקומות שאין בהם כיסוי על האזור. הצעתי שני מקומות. אני מדבר על 280,000-270,000 תושבים שאין להם אף מענה ברשות האוכלוסין וההגירה. לכן אני אומר, צריך באמת לאפיין ולמצוא מקומות כאלה שאין להם כיסוי. יש גם ערים נוספות שזה קיים. בבאר שבע יש משהו יחסית קטן מאוד להיקף של באר שבע והסביבה. אתה נתת פרוגרמה של בעיה, זאת אומרת איפה הבעיה במקומות שבהם אין כיסוי. אלה ערים כמו אלעד שאין לה כיסוי, ואז כל אנשי אלעד מגיעים לבני ברק ובבני ברק הופך להיות צפוף. אני בעד להנגיש את השירות לכלל אזרחי ישראל. אני דיברתי על המקום שבאתי ממנו, אבל אני בעד להנגיש את השירות לכל אזרחי מדינת ישראל. מאחר שאני היושב-ראש, אני צריך לדבר באופן כללי. אני מייצג את הציבור שלי, החרדי, ואתה מייצג את הציבור שלך, וזה בסדר גמור. זו לא עבירה, הפוך, זו זכות גדולה. אבל אני אומר שאולי בהזדמנות אחרי שקצת תורידו את הלהבות של העניין וימצאו את הפתרונות, צריך לעשות בדיקה אחת ולתמיד לראות האם יש כיסוי נכון של הלשכות על אזורים טריטוריאליים שיכול להיות שבהם יש פספוס. חבר הכנסת שלום דנינו, בבקשה. כמה הערות. אחת, משכי הזמן להמתנה לתור זה חצי שנה, וההנפקה של הדרכון עצמו זה שישה שבועות. בעשור הקודם ביישוב שלנו למשל, היית מגיע לפקידה במועצה המקומית, ושם היא מקצרת את זמן ההמתנה לתור. אני מבין שעכשיו עם הביומטרי לא צריך מכשור מתוחכם של מצלמה, כיסא ולהסדיר את זה. ואז זה מוריד דרמטית את זמן ההמתנה. הפוך, הם עוד מחמירים יותר בזה. זאת אחת השאלות שאני אשאל אותם בהמשך, למה אי אפשר לעשות את זה כמו בחוץ לארץ, לשלוח תמונה במייל. אני אומר, גם בשיטה הקיימת זה לא מסובך להכניס לפקידה בעיריות או במועצות את אותו כיסא ומצלמה. ואז אנחנו מקצרים את השישה חודשים של המתנה. אומר היועץ המשפטי שבעיר מודיעין, עירו של חיים ביבס ידידי שהזכרנו קודם, בעירייה עושים את זה. כך אני מבין. זה עובדי רשות האוכלוסין וההגירה. בזמן שהשר סילבן שלום היה שר הפנים היה לו סיכום עם אגף תקציבים באוצר שבמספר רשויות מקומיות בישראל הם הקצו את המשאב של המקום והוא הקצה את התקנים, ובהסכם הזה פתחנו כמה וכמה לשכות, גם באום אל-פאחם, במבנה העירייה, אבל העובדים הם לא עובדי עירייה, הם עובדי רשות האוכלוסין וההגירה שהם מבצעים על פי חוק. עובד עירייה לא מוסמך לעשות את זה. אדוני סגן השר, אני מבקש לדייק את דבריך. בעבר ברשויות מקומיות, בכל רשות שבחרה בכך היה עובד ייעודי שהוא עובד רשותי, שכל תפקידו היה לקבל את פניות הציבור. חידוש תעודת זהות היה מתבצע במקום, הנפקת תעודת זהות או דרכון היה נאסף באותו משרד. היו שתי פעימות. במהלך היום החומר שנצבר היה נוסע למשרד הפנים הקרוב, ומשם היו ממשיכים את הטיפול. זה לא נכון שמדובר בעובדים של משרד הפנים, כי אז הרווחנו רק את השטח שבו אנחנו יכולים להכיל את המבקשים. לשם אני מבקש שנחתור. עוד שתי הערות קצרות. תעודת זהות, אולי זה לא קשור לדרכון, אבל זה חשוב מאוד. היום כשמנפיקים את תעודת הזהות הביומטרית, בעצם משאירים את הספח כספח, ואז בעצם לא פתרנו את הבעיה של ללכת עם כרטיס אחד שמאגד את כל הפרטים. כי מה הועילו חכמים בתקנתם אם אתה עכשיו צריך עם הכרטיס ללכת עם הספח? הספח הוא מאוד מרכזי בתקשורת עם משרדי ממשלה. שואלים תהליך הנפקה, תראה לנו ילדים לטובת מס הכנסה ואחרים. אז פה צריך להסדיר שכבר הביומטרי יכיל הכול. זה נראה ממש לא הגיוני. יש לך שינוי עם ילדים, יש לך שינוי עם כתובת שלך. אז אתה מעדכן, כמו שאתה מעדכן את הפתק. אתה מדבר עם הצ'יפ, לא עם הפתק.

שאלה אינפורמטיבית בנושא של התמחור, רק לשאול את האוצר כמה כסף נכנס למדינה מתעשיית הדרכונים. הדרכונים הזמניים. בכלל, הדרכונים הרגילים והזמניים. כמה כסף נכנס, שנבין את סדר הגודל. האם לאוצר יש תשובה או שתכינו לסוף? תאפשר לנו לשאול שאלות ואחר כך ישיבו על הכול ביחד. טוב. חבר הכנסת אברהם בצלאל. אדוני היושב-ראש, דבר ראשון ברכות. אני שמח מאוד שאתה פותח את הוועדה בדיון החשוב הזה. לכל החבר'ה באופוזיציה שאמרו: חודשיים לא עשיתם כלום ומה אתם הולכים לעשות? אז לראות בשבוע הזה ועדות שעובדות. אתה רוצה להתחיל פוליטיקה? היה כזה נחמד עד עכשיו. אין לי פה שום עניין בפוליטיקה.

לראות יושב-ראש ועדה שלא נותן הנחה לא לשר ולא לסגן שר ולא לכל החברים פה. הם נכנסו רק לפני כמה ימים והם כבר מביאים לוועדה חשובה כזאת נושא כזה חשוב. אז בסך הכול ברכות ליושב-ראש, לא שום דבר פוליטי. דוידסון, כשאתה היית בהתחלה גם היית כך, הייתה לך התמימות הזאת. עברתי לאופוזיציה, לא מזהים אותי. תן לו לעבור את התהליך. הוא איש שיודע גם להתווכח, הוא יודע גם לעשות הרבה מאוד דברים.

עיריית ירושלים תעיד על כך. אבל הוא בא ונהנה קצת, אז למה להרוס את ההנאה? אני נהנה שאנחנו רצים מוועדה לוועדה לדברים חשובים ודנים בדברים שנוגעים לציבור. יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה קרה בשנה וחצי האחרונות? הייתי סגן ראש עיריית ירושלים לא שנה אחת ולא שנתיים. בשנה וחצי האחרונות אני מקבל בלי סוף תלונות מאנשים על אורך התורים. אני מנסה להבין מה קרה, מה השתנה שפתאום אנחנו מגיעים לכל כך הרבה חודשים שאנשים ממתינים, שהכי קצת זה חצי שנה וכל הזמן צריך להפעיל אנשים על תורים הומניטריים כאלה ואחרים, אנשים שצריכים לנסוע דחוף וכדומה. אנשי הציבור בפרט חשים את זה בכל עיר ועיר. דבר שני, אני חושב שחסרה הסברה. לדוגמה, מתקשר אליי בחור שהתחתן, הוא צריך לעשות שינוי אז הוא צריך לדעת האם הוא יכול לא להגיש את זה ישירות, בגלל שהוא לא משנה את השם, והאישה שכן צריכה לשנות את השם צריכה כן לבוא. אני חושב שהדברים האלה חסרים בהסברה ואני רוצה לדעת מה אתם עושים בשביל זה במשרד הפנים. דבר שלישי, דווקא כאדם שמגיע מהרשות, אנחנו בסוף מסתכלים איך מנגישים כמה שיותר את בניין עיריית ירושלים כדוגמה או בניין משרד הפנים, רשות האוכלוסין הגדולה. בכל עיר יש המקום הגדול, ובסוף צריך להנגיש לציבור עצמו את השירותים. אני בעיריית ירושלים לקחתי על עצמי שבכל מתנ"ס ומנהל קהילתי יש הנגשה. אם אדם צריך להגיש טפסים לעירייה, לרשום את הילד שלו לגן, שיהיה מונגש כמה שיותר.

שבהרבה מהדברים לא צריכים להגיע עד רשות האוכלוסין עצמה. לפעמים אדם מגיע וקובע תור בשביל שינוי קטן או ספח. צריך לדעת איך עושים את המקסימום שאנשים לא יגיעו למקום הזה, ואני רוצה לדעת מה עשיתם בעניין, מה אתם חושבים לעשות. אשמח מאוד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. ברכות ליושב-ראש הוועדה. אני רוצה לברך את חברי וידידי משה ארבל על התפקיד. תודה רבה. אני מכיר אותו מקרוב ואני בטוח שהדברים ילכו בכיוון הנכון ויימצאו פתרונות לסוגיה הזאת ולסוגיות אחרות בתוך משרד הפנים. גם אני רוצה לאחל לחברי ווליד טאהא, שהוא הנציג שלנו בוועדה,

הוא עבר ניתוח לב. שיחזור לתפקד ויהיה חבר שלנו בוועדה. אני רוצה להצטרף לאיחולי החלמה לווליד, היושב-ראש הקודם. אנחנו מאחלים לו כולם רפואה שלמה. רפואה שלמה. ווליד הוא היחיד פה שבטוח יש לו לב. תודה רבה, אדוני, גם אני אוהב אותך. גם אני בא מהמועדון של השלטון המקומי. גם אני הייתי ראש מועצה מקומית בעברי. אהבתי את המשפט של היושב-ראש בפתיחה שאמרת שאת ההשקעה של המשאבים בעיר צריך לחלק באופן שוויוני לכל תושביה. הבקשה שלי והדרישה שלי מהממשלה, שבמשאבים של הממשלה תהיה חלוקה שוויונית לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. אני איש מדע ורציתי לשמוע נתונים. מה מספר הבקשות שלשכות האוכלוסין מקבלות ביום,

ומה היכולת של הלשכות להנפיק דרכונים? השאלה היא מה החסם. נכון שהייתה קורונה ואנשים לא הגיעו לעשות דרכונים והיה סגר, אנשים חיכו כי לא רצו. אנחנו שנה אחרי האירוע, והשאלה מה הבעיה, מה החסם, מה הגורם המגביל להנפיק דרכונים בזמן הנכון. אני מצדד במה שנאמר כאן, אני אתן לזה כותרת, הנגשת השירות. הנגשת השירות צריכה להיות לכל האזרחים, ובמיוחד בחברה הערבית גם בנגב וגם בצפון. מה שנאמר כאן, זה אחד הרעיונות שאדם או נציג של לשכת האוכלוסין יכול להגיע למועצות מקומיות של מעל 10,000 תושבים פעם בשבוע ויעשה את העבודה שם. אני מכיר מה שנאמר כאן, שנניח הייתה פקידה אצלנו בביר אל-מכסור שהייתה אוספת את כל הבקשות, לוקחת אותן ללשכה בנצרת ושם מנפיקה את הדרכונים ואת תעודות הזהות. הפעולות האלה הסתיימו כבר לפני 13 שנה. מכיוון שיש החוק הביומטרי שעבר כאן בכנסת, אין אפשרות פיסית היום לבצע את התהליכים האלה של מסירת מסמכים. צריך לחשוב עם ראש פתוח. בעניין הזה דובר בישיבה הקודמת שיש הקשה עצמית, שאמורים להיות מתקנים או מכונות למי שכבר יש תיעוד ביומטרי. אלה דברים לא מסובכים. יש טביעת אצבע ויש המצלמה. היועץ המשפטי אומר שהודיעו בישיבה הקודמת שתוך כמה שבועות יחליפו מתקנים כאלה. אני לא זכיתי לראות מתקן כזה, אולי מישהו אחר שיגיד.

איך לעשות את זה עם אנשי המקצוע. חשוב שתהיה הנגשה לשירות. לגבי כל הנושא של התורים, אולי צריך לבטל את התורים הדיגיטליים. כי חלק מהאוכלוסייה שלנו ושלכם לדעתי גם לא יודעים להשתמש בכל הטכנולוגיה הזאת והם מעדיפים להגיע פיסית בשביל לקבל את השירות, ואז אולי זה חוסך מכל המעכרים וכל האנשים שמתחילים לעשות עסקים בכל הנושא הזה.

תודה רבה. אני חושב שזו אחת הנקודות שעובר לעשייתן. פשוט להפסיק את התורים, לעשות את זה באיזושהי צורה חכמה בו זמנית בכל המקומות כדי שלא יבואו למקום אחד. משפט אחרון, אני רוצה להודות לנאיף הינו. זה אחד האנשים שעוזר להרבה אנשים להנפיק דרכונים במקרים חריגים. זה אדם שמגיעה לו באמת תודה. תעביר אחר כך טלפון שלו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. צהריים טובים לכולם. אני מברכת אותך, כבוד היושב-ראש. אתה תמשיך לראות חלק מאתנו או כולנו כאן ברע"מ כממלאים את מקומו של חברנו ווליד טאהא עד שיחזור אינשאללה בבריאות טובה ובבריאות שלמה. וזו הזדמנות גם להגיד לו תודה על ניהול הוועדה בשנה שעברה.

נאחל לך הרבה הצלחה וכן לראות את כל האזרחים, במיוחד אלה השקופים שפעמים רבות לא רואים אותם והם הכי צריכים. לגבי הסוגיה בעניין הנידון. אני תוהה על המחיר הגבוה. אפילו לגבי דרכון רגיל זו עדיין הוצאה מאוד גדולה. אם נדבר על משפחה, במיוחד בכל הקטע של ביומטרי, יש משפחות שיש להם דרכונים והם צריכים להחליף את כל הדרכונים בבת אחת, וזו באמת מכה רצינית. דבר שני שאני רוצה לשים על השולחן, ודיברתי על זה בוועדת הכספים ואני מפנה את זה לאנשי המקצוע מהמשרד הרלוונטי, לגבי העולים לרגל למכה. פתאום מתחילים לבקש מהם דרכון ביומטרי בעת הרישום. ולא לדבר על זה שלחלק גדול מהם יש דרכון שהוא עדיין בתוקף, ואז הם צריכים לעשות גם דרכון ביומטרי, לשלם עליו למרות שהדרכון שלהם עדיין בתוקף, וגם להילחם כדי להשיג דרכון בזמן שיכולים להירשם. אני חושבת שישנם מקרים מיוחדים שצריך לדאוג לתוכניות מיוחדות. זה לא שבא לי עכשיו לטוס לחו"ל. יש זמנים מוגדרים, במיוחד לנו הערבים פה בארץ, שהם מוקצבים כדי לעלות לרגל או לעלות לעומרה. ולכן צריך גם בתקופה הזאת לאפשר תוכנית מיוחדת ולעשות תהליך זריז, מיוחד, ולקחת בחשבון שיש לנו כל שנה כמה אלפים שעולים לרגל וצריך לדאוג לסוגיה הזאת. דבר נוסף שאני רוצה להדגיש אותו זה החלוקה מבחינת הלשכות שנמצאות ביישובים. הרי כל הלשכות הממשלתיות הן בזכות המיסים שהאזרח משלם, אז למה אם אני נמצאת ביישוב מרוחק בפריפריה החברתית או הגיאוגרפית אני אצטרך עוד יותר לגשת למרכז מסוים כדי להוציא דרכון או תעודת זהות שהיא מחויבת? זה לא משהו שהוא פריבילגיה כזאת או אחרת. ולכן אני חושבת שאפשר לחשוב על פתרונות שהם מעשיים ולא עלויות שאני לא יודעת כמה הן מיותרות או יקרות. הייתה התייחסות כאן לחלק שדיברתי עכשיו, כאילו הייתה אפשרות לעשות את זה בתוך הרשויות. אבל אף אחד לא אומר שצריך לעשות את זה על גבם ושיהיה עוד נטל על הרשות. אלה לא עובדים של הרשות המקומית אלא של משרד הפנים או רשות האוכלוסין. צריך גם לדאוג לדבר הזה. כי יש לנו רשויות שהן בקושי מתקיימות, והרבה רשויות נמצאות בגירעונות. אז לא לעשות פתרון שיביא עוד בעיה מהצד השני. הסוגיה של תעודות זהות שהן דיגיטליות או ביומטריות, אני חושבת שאפשר להציע פתרון, אבל ייתכן שהוא פוגע בזכויות היסוד של הפרט.

אפשר לעשות את הכרטיס של תעודת הזהות משהו כמו כרטיס נטען שיש בו כל הנתונים, אבל זה בעייתי. זה חושף את כל הנתונים של האדם בכל מקום.

אני רוצה להתקדם עם עוד נציג של רע"מ, ואליד אל הואשלה. מכובדי, אני מודה לך על קיום הדיון החשוב הזה. אני גם מודה לסגן השר ידידי משה ארבל על הפתיחה שלו בכל הנושא של מתן שירות לאזרח. אני חושב שצריך לשים דגש על זה וצריך שכולנו נעבוד על מנת שנשנה את כל מה שקורה בלשכת האוכלוסין וההגירה בשנתיים האחרונות. אני נכחתי כאן כמנהל סיעה בדיונים שנערכו בוועדה הקודמת גם בנושא הזה, וגם הפקידים של משרד הפנים הגיעו לכאן והבטיחו לעבוד על כך שכל הנושא הזה יתקצר ויהיו פתרונות לכל הנושא הבעייתי הזה. אנחנו רואים, כבוד היושב-ראש, שבנתב"ג מנפיקים דרכונים בצורה מאוד מהירה, ואני מציע שהנושא הזה גם יעבור למקומות אחרים בגליל. כמו שמנפיקים בצורה מאוד מהירה, תוך 24 שעות, בנתב"ג שאנחנו נמצא פתרון בתקופה הקרובה על מנת לעזור גם לסטודנטים שמגיעים לחו"ל, גם לאנשים שעולים למכה, לעשות אולי פיילוט בנגב, במרכז ובגליל. הייתה הצעה לשרה הקודמת אני לא יודע אם היא יושמה או לא לעשות מטה שינפיק בצורה מהירה ברמת גן או באזור אחר. אבל צריך פתרון מיידי על מנת לתת לאנשים שירות בתקופה הזאת עד שמשרד הפנים ורשות האוכלוסין ימצא פתרון קבוע לכל הסגה הזאת. אדוני סגן השר, בנגב יש רשות אוכלוסין בבאר שבע, ברהט ובדימונה. התורים מעל חצי שנה, כמו שהזכרת וכמו שהזכיר היושב-ראש. אני אפנה אליך בצורה מסודרת על מנת לבדוק אפשרות לפתוח בנגב המזרחי, אזור ערד, כסייפה וערערה, לשכה, וגם באזור הדרומי, אזור שגב שלום. גם שם יש המון אנשים וצריך לפתוח שם נקודה ולעזור לאנשים שרוצים למצוא פתרון.

תודה רבה. חבר הכנסת אליהו רביבו. ברשותך, אדוני היושב-ראש, מכיוון שאני מאחר לוועדת הכספים, אשמח לשאול כמה שאלות ולקבל את התשובות כשאני עוד נמצא. לא, אז מה אתנו? בוא נרכז את זה ביחד. זה לא עובד ככה. אשמח בבקשה לדעת כמה דרכונים מונפקים בשנה, כמה תעודות זהות מונפקות בשנה. אני מבקש לדעת מהם השלבים להנפקת דרכון וכמה זמן לוקח כל שלב. אין דבר כזה שלב. מה זאת אומרת? אתה לא מכיר את הנפקת הדרכון? אני עשיתי את החוק הזה.

אם זה מה שאת אומרת, את לא מכירה. הגשת בקשה היא במקום אחד, הוא נוסע לטופס טיולים שעובר כמה תחנות.

שלבים. כל תחנה זה שלב, זה לוקח זמן. אני מבקש לדעת איפה זה נופל בדרך, כי בלתי מתקבל על הדעת שאם אדם רוצה לנסוע לארצות הברית הוא צריך לתכנן את עצמו שנה וחצי קודם, כי הוא צריך עוד להמתין לקבל ויזה. הוא צריך להתקבל בשגרירות. בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו חיים היום בעולם מודרני שאדם שמעוניין

אפשר לחכות חודש, חודשיים. לא יכול להיות ששנה וחצי אדם שרוצה לנסוע לארצות הברית לא מקבל ויזה. אני הסברתי לך את האינטרפרטציה של השיהוי.

לא אחריות שלנו, עד כמה שאני יודע. ויזה זה לא נושא הדיון. השאלה הבאה, מה המניע שבעטיו אתם לא

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני בטוח שתצליח בו.

היטב. דרך אגב, כשהגעתי לכנסת בלי שידעת היית המנטור

זה נושא ענק, ואני בעולמות שלי שטיפלתי בנושא של מתקני ספורט אומר שהרבה מאוד שהכספים שצבועים לבניית מתקני ספורט לא נבנים כי אין האפשרות לשלם

כי זה למ"ס 6 בכסף מהמדינה,

צריכים לעשות דיון בנושא המצ'ינג וחד וחלק לסיים את הנושא

הוא התעקש ובסוף זה גרם לעומס ובעיות. אני זוכרת ששלמה מור יוסף בא אלי ללשכה בשאלה מה עושים, כי הייתי המון בתוך הסיפור הזה. יש לי רומן מתמשך עם רשות האוכלוסין וההגירה.

קודם כל לא היו תורים, לא

גם חרדי בן 70 שגר בתל אביב לא מסוגל.

יש לנו שני מיליון אזרחי מדינת ישראל שעברית היא לא שפת האם שלהם, בוא נתחיל מזה. יש לנו אוכלוסיות שלא מחוברות לאינטרנט.

הסיפור הזה של זימון תורים ניסיתי עכשיו לעזור למישהו להזמין תור,

זו רפורמה שצריך לחשוב עליה.

אחת הבעיות בחולון, לדוגמה, היא שהמקום מאוד קטן.

גדלה, האזור גדל והלשכה נשארה אותו דבר. זו אחת הבעיות. בואי נפצל, יוליה. מעבר לסניף הזה לפתוח עוד נציגות באותה

יש תופעה של עולים חדשים שהגיעו ותוך ימים ספורים,

כבר באים להנפיק דרכון. החוק לא מאפשר את זה, החוק

שהעולים החדשים יהיו הצרות שלך. בגלל העולים החדשים הם קורסים ולא מסוגלים לעבוד, זו הבעיה של אזרחי ישראל. זה חלק מהטיעונים שאמרו לי,

שלא לומר מוטעה, וכפועל יוצא מכך אף מטעה. למשל לגבי הדרכונים הזמניים נאמר רק שבנסיבות מאוד חריגות

המקום הפנוי הקרוב ביותר הוא אומנם בלשכת קצרין, אבל אם תוותר עליו אז המקום הפנוי הבא הוא בלשכה הזאת והזאת, כדי שתוכל לקבל ולא לעבור 51 לשכות כדי למצוא איפה יש תור. יזמים זריזים מצאו לזה פתרון די פשוט והציעו אותו לציבור ביישומונים שונים חינם אין כסף, אבל משום מה משרד הפנים מצא לנכון לחסום את אותן אפשרויות ולא ברור

אני לא ארחיב את הדיבור בעניין הזה. אני מבקש שעמדתך הזאת תוגש לנו בכתב. בסדר, אנחנו נדבר על זה. בכל מקרה, צריך לקדם את העניין הזה. אנחנו נארח את פגישת הפסגה הזאת

אני בודק אם אפשר.

בוודאי שאפשר.

אני לא בדקתי אותן, שאנשים שנקבעו להם תורים והגיעו ללשכות מצאו את הלשכות

יש כאן בעיה ארגונית, יש כאן בעיה של כוח אדם ויכול להיות שיש בעיות שנוצרו. כשאני הייתי ראש עיר אני התנגדתי לכל מיני דברים אוטומטיים,

כי בסוף האוטומטי הזה יש

וכפי שאנחנו שומעים המצב הזה לא קרה,

התוספת של כוח האדם הייתה או לא הייתה? האם נוספו 100 או לא?

על הלשכות.

אבל משבר פותרים בעזרת כלים שהם לא קונבנציונאליים. כי ברגע שתעצור את הגל הזה הם יוכלו לחזור לחיי עבודה נורמליים של עובד.

אנחנו מתמודדים כרגע עם נתונים של כוח אדם.

טכנולוגיות לצערי עוד לא נכנסו,

אנחנו כעובדים, באותם הנתונים כמו שהיו

בוודאי. הגשת הבקשה, כשאתה מגיע לפקיד ומגיש לו את הטופס,

תמונות.

כי היום הייצור של הביומטרי,

מתבצע במפעל ולא על ידי עובדי הלשכות. את הייצור של

זאת אומרת, נכון שנתת להם זמני בינתיים ופתרת להם את הבעיה הזמנית, אבל יצרת עומס שלא ייגמר. אתם במו ידיכם גורמים לכך שהבעיה הזאת לא תיגמר. אלא אם כן יבואו

וזמן הייצור בלשכה עצמו?

אחרי קבלת קהל רוצה שיקבלו עוד ארבע שעות נוספות ותתגמלו את זה כמו

וצריך לקחת בחשבון שנכון שזו אותה מצבת כוח אדם, אבל בפועל פחות עובדים עבדו בביומטרי בגלל כמה דברים לא מתוכננים שהיו לנו. הדבר הראשון, העלייה. בדרך כלל היו לנו כ-25,000 עולים

הגיע לנתב"ג לישראל עם אשרת עולה בדרכון, הגיע לסניף בנתב"ג של משרד הקליטה, ובמשרד הקליטה קיבל סל קליטה, מספר זהות ותעודת זהות

מצאת אשם בכל הבעיות, העולים החדשים.

האשמתי. העולים האלה, שבעבר היו מקבלים את תעודת הזמנית כבר בנתב"ג, היום מגיעים ללשכות,

זמן שירות של אזרחים שהיו צריכים לקבל

(היו"ר יעקב אשר, 13:18) לפני רבע שעה התקיים דיון בוועדת העלייה והקליטה, שם נוכחתי, והקביעה הייתה לאגף התקציבים, פנייה של עודד פורר, לנסות לממן 15 תקנים נוספים עבור רשות האוכלוסין וההגירה לטובת נתב"ג. זה משהו שקרה לפני חמש דקות.

מגיע עולה, שייתנו לו

קיבלנו תקציב ל-100 תקנים, 20 מתוכם להקים בהרצליה כמו שהיה את אלבר שאנשים יכלו לקבל דרכון זמני במקום. הוצאנו כבר כמה מכרזים במשך כמה חודשים. תתפלאו, שלושה אנשים הגיעו בינתיים. מה זה שלושה אנשים?

הוא אומר שאת כל התקנים שהם קיבלו הם לקחו לצורך זה. הוא אומר שזה מהקיים. זה חשוב, כי הוא לא הביא עוד תקנים חדשים. מה שהיה קודם, אדוני.

בואו

כמו אישורי עלייה לטיסה בחלק מהזמן, טיפול במומחים, הוראת השעה שכולכם זוכרים אותה וכשלא הייתה הוראת שעה היו אלפי בקשות למעמד.

אני רק רוצה שתבינו שהעובדים בלשכות עסוקים בעוד הרבה דברים,

דברים שהיו לא צפויים.

זאת אומרת שתהיה מכונה שמי שיש לו כבר ביומטרי ייגש אליה ויוכל לעשות הרכשה עצמית. מנכ"ל הרשות פנה לממונה על היישומים הביומטריים כדי לבדוק איתו איך אפשר

אתה מוריד נתח מכאן ונתח מכאן. אני מנהל האגף הטכנולוגי. המכונות האלה כמעט לא קיימות בעולם, וגם הוורסיה שלנו היא יותר מורכבת. אחד הדברים שמאוד בולטים בדיון הוא שהמורכבויות של החוק הביומטרי לא מוכרות פה לכולם. יש פה המון מכשולים והמון בעייתיות.

כי למעשה המאגר הביומטרי לא מחזיר מידע חזרה אלינו, ואז גם אם עם עשית דרכון לפני חודש והוא הושחת ועכשיו את עושה חדש, אין לנו איך לשים לך תמונה

כל דבר שיהיה שיח אמיתי, אנחנו תמיד בנפש חפצה נדון בזה לחיוב. לכן אני חושב שזה מה שצריך להיות פה. צריך פה גמישות, לקחת את התקציבים שקיימים ולתגבר את העניין

מה הפתרון?

לשנות את החקיקה. אני לא אמרתי להרכשה, אני ביקשתי ללמוד את השלבים כדי לדעת להוציא את המוץ מן התבן ואתם לא עונים לי על כך,

ובואו נבחן בבקשה ביחד מה השלבים. אם היינו מוצאים עכשיו מאה עובדים של משרד הביטחון שהיו

כמו שהיה בקורונה, הייתי מנהל מעבדה ונאלצנו לעבוד סביב השעון בשביל לעשות בדיקות, אז התאמנו את עצמנו בכוח האדם הקיים. תעזוב את החקיקה. מבחינה ארגונית אנחנו במצב חירום, לדעתי במצב הקיים צריך לתת פתרונות. לעבוד שתי משמרות, שלוש משמרות. במצב הקיים צריך לנצל את העובדים. במצב חירום אפשר לתת לעובדים לעבוד שישה ימים במקום חמישה ימים. אמרתי, ניסינו לעשות את זה, יש לנו הסכם קיבוצי, יש אוצר, יש הסתדרות. הגענו לכמה תמריצים. לדעתי האישית התמריצים לא מספיקים. אנחנו חייבים עוד כוח אדם כדי לתת עוד שירות. אם אתה שואל מיידית, חייבים דחוף כמה שיותר כדי לפתוח ולתת שירות של ביומטרי. אני שואל שאלה אחרת. העובדים שמטפלים בדרכונים הזמניים הם אנשים שמוכשרים גם לביומטרי, נכון?

זה מה שהם עושים כל היום. אז למה שלא תגייס אנשים כרגע לא לביומטרי, תגייס את האנשים כרגע לאותו מקטע שאתה צריך ל-15% של הזמניים, אנשים שהם פחות עם הכשרה, שהם פחות עם סיווגי בטיחות. אמרתי שאנחנו מנסים לגייס 20 כאלה לדרכונים זמניים לתת במקום, כדי לתת להם את השירות בהרצליה, במקום שקיים כבר. נמצא פה אלי נכט, נשיא מרכז סיוע משפטי לעולים. אתה רוצה להתייחס? אני אשמח. אני רשמתי לעצמי כמה דברים. לגבי הטכנולוגיה, צריך לעשות שיפורים, אי אפשר לבטל את זה. כי ברגע שמבטלים את הטכנולוגיה, עד כמה שהיא אולי לא עובדת מספיק טוב, אין שליטה על שום סניף, על שום לשכה, כמה אנשים יגיעו באותו יום. יהיה ברדק מטורף שאתה אפילו לא מדמיין. גם אנשים שכרגע נמצאים בחוץ לארץ ומחכים לתור לעלייה, כך הם יודעים שיש להם תור במאי או ביוני, הם יגיעו מחר, כולם פתאום תוך שבוע אתה תראה לשכות מפוצצות, אתה לא תדע מאיפה זה הגיע. זו נקודה אחת. כשאני מדבר על הטכנולוגיה בעניין הזה, אני לא מבין. למשל, יוליה דיברה על מספר אוכלוסיות שהן לא דוברות עברית. ברשותך,

מה באמת הבעיה לשים לעולים שהאפליקציה הזאת תהיה גם בשפה הרוסית, גם בשפה הערבית? זה לא עולה כלום, זה הרי חמש דקות עבודה. זו רק נקודה לכבוד היושב-ראש, אתה תיקח את זה מכאן. זה מבחינת השיפור של הנושא הזה. יש בעיה שידועה לכל, ואני יודע שיואל עושה עבודה מדהימה, אני איתו בקשר. ברשות מאוד משתדלים. התפרסם בתקשורת בכל מקום שיש קבוצת טלגרם אני יודע שהרשות מכירה את העניין הזה שמוכרים שם תורים, אתה אמרת מעכרים, ב-200-100 דולר. אני אפילו לא מבין איך הם עושים טכנולוגית, זה סיפור אחר. אבל בטוח שיש לנו אמצעים טכנולוגיים לסגור את הקבוצה הזאת.

ועד היום אחרי שהיא התפרסמה היא עובדת. מישהו הגיש תלונה למשטרה על זה? כן, לדעתי יש חקירה בנושא הזה. אני שואל אתכם, אתם הייתם צריכים להגיש. אנחנו בדקנו עם הייעוץ המשפטי שלנו והם אמרו שזה לא משהו פלילי. זה דומה למשל אם אתה רוצה לקבל ויזה לארצות הברית, אז יש חברות שלוקחות כסף כדי לתת את השירות הזה. כמובן שאחר כך נדבר מה אנחנו מנסים כרשות לעשות נגד זה, כי זה כמובן לא מקובל עלינו. לי אמרו מנהלי הלשכות שהתור שאתה מזמין הוא תור אישי, על שם תעודת הזהות שלך, ואסור לך בשום צורה למכור ולסחור בתור שהוא שלך. אני לא חושב שזה חוקי. אני עורך דין 15 שנה, אבל קטונתי. בעניין ההדפסה, אתם תגיעו לזה עוד מעט, אבל לא הגיוני ששישה שבועות היום לוקח. דיברת על נושא המעכרים, הדבר הזה נפתר בקלות מאוד רבה. לדעתי יקבלו החלטה. יושב פה סגן שר הפנים, משה ארבל, אדם מאוד מכובד. לא יכול להיות שכל מי שמגיע ללשכה, לא משנה מה הרחוב, נהגי מוניות, כולם פתאום התחילו להתעסק בנושא הפנים. אם אתה עו"ד ואתה יכול לייצג תייצג, אם אתה מעכר צא החוצה מהלשכה. עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב לי. הגשנו גם בג"צ בנושא הזה כשאיילת הייתה שרת הפנים נגד משרד הפנים. אני מביא את זה לפתחכם כמובן, אבל לא ייתכן שהאזרחים והעולים החדשים, שאנחנו ארץ של קיבוץ גלויות וכולנו עולים או בני עולים, שמפלים אותם בנושא של לסה-פסה או דרכון. לדעתי הדבר הזה הוא לא נכון. עזבו שזה אותו דבר וזה אזרח וזה אזרח, ואין שום הבדל. אבל עצם העובדה שיש סטיגמה על אדם שהוא עולה חדש והוא מקבל לסה-פסה כי נאמר בנושא הזה שכביכול יש יותר מורכבויות, שהמדינה צריכה אחר כך להתעסק עם האזרחים האלה. אבל ברגע שאתה מטייל עם תעודת מעבר או שאתה מטייל עם דרכון, אתה אזרח במאה אחוז כמו כל אחד מאתנו שיושב כאן. תודה רבה. אתה מציג את הנושא של הדפוס? אנחנו נייצג את עצמנו. רק במשפט אחד. אני מבקש, גם לך יואל, לקרוא מתוך הפרוטוקול ממאי את דבריו של מנכ"ל הרשות, ואני מצטט: ברוך השם העלייה המבורכת הזאת יצרה גם חלק מהבעיה, כי הרבה מאוד עובדים שעשו תורים לדרכונים הוסטו למרכזי הקליטה. זאת אומרת, זה מחזור של הטענה שנטענה פה היום.

בגלל שמספר העולים קצת התמתן אנחנו מחזירים את רובם הגדול ביום ראשון. לא ניתן לקבל בשום אופן חזרה על אותה טענה כשהייתה התחייבות כאן לוועדה על ידי מנכ"ל הרשות שמחזירים בחזרה את העובדים ביום ראשון ללשכות. אז צריך למצוא הסבר אחר מניח את הדעת כשבאים לוועדה בכנסת. העלייה המשיכה והמשיכה וחשבו שתהיה ירידה. מישהו ישן בעלייה. מישהו היה צריך לטפל בעניין של העלייה לא על חשבון הדבר הזה. אנחנו בינואר. יש אמרה שאנחנו משום מה לא מדברים עליה בכלל. אתם הפקידות הבכירה, חייבים לצלצל בפעמון כשמשהו עובד לא נכון. אתם לא צריכים לחכות שאנחנו נקרא לכם לכאן כדי שתגידו: אנחנו פונים לאוצר, אנחנו בודקים עוד חלופה. עבר הרבה זמן. הקורונה לא התחילה היום, המלחמה בין אוקראינה לרוסיה לא התחילה אתמול. אנחנו לא יכולים לחכות שאנחנו נגרום לכם לצלצל בפעמון. אתה לא גורם לנו לצלצל, אנחנו כבר צלצלנו מזמן. לא חיכינו לדיון בשביל זה. תנו לי את ההסבר מה קורה מהרגע שזה מגיע אליכם, ולמה שישה שבועות וכמה זה בימים רגילים. תספר לי הכול. אני אספר הכול. אני מנהל תחום בכיר ייצור. נמצא איתי פה גם אבשלום שהוא סגן המנהל. אתם עובדי משרד הפנים? אנחנו עובדי המדפיס הממשלתי. המדפיס הממשלתי הוא יחידת סמך של משרד האוצר. המדפיס הממשלתי הוא מוסד בן 80 שנה, טורקי, אחר כך בריטי ואחר כך הוא הוכרז והוקם באופן רשמי עבור מדינת ישראל, ומאז עוד עובד. להבדיל אלפי הבדלות מייצור גרביים, חלילה, ואני לא מזלזל בייצור גרביים, המדפיס הממשלתי נותן מענה ושירותים לכלל משרדי הממשלה. כל תיעוד ביטחוני שמנופק לאזרחי מדינת ישראל, מספח תעודת זהות, הפקת וייצור הבגרויות עבור תלמידי מדינת ישראל, מבחנים של משרדי ממשלה ותעודות כשרות,

פסקי חיסונים הכול מיוצר במדפיס הממשלתי. ידע שנצבר במהלך עשרות שנים. המדפיס הממשלתי יושב על 8,000 מטר רבוע, 6,000 מטר שטחי ייצור ומעסיק 70 עובדים. 70 עובדים, זה הכול? 70 עובדים שמספקים את כל הצרכים של משרדי הממשלה, לרבות יחידות מודיעין של צה"ל, מפות מסווגות. גם כולל פיקים כשיש פיק מסוים? אנחנו מייצרים את הכול. השאלה אם חווית בעבודתך מאז ימי הטורקים פיקים שבהם פתאום אתם עבדתם אותו דבר,

ועבדתם טוב ומדויק ויפה, אבל לוח הזמנים מתארך כי אתם לא מספיקים לעשות את הכול.

יש פה חוסר הבנה לגבי התהליכים ואיך החלוקה הדיכוטומית, איפה העברת המקלות בין המדפיס הממשלתי שהוא משרד האוצר לבין רשות האוכלוסין. המדפיס הממשלתי מייצר את הספרונים, הדרכונים, תעודות מסע. מהרגע שהוא מייצר, הדרכונים עובדים לרשות האוכלוסין, ורשות האוכלוסין עושה את תהליך הפרסוניליזציה, תהליך ההאנשה, ההרכשה. אין קשר בתהליך. אחרי שהספרון יצא ממך, הגיע ללשכה, לאן הוא מגיע? מפעל ייצור. הם מדפיסים את הספרון, ואחר כך מפעל הייצור, אחרי שאתה עושה את ההכשרה, עושה את ההדבקה. יש פה מפעל אחד. אנחנו מפעל עסקי, אנחנו מפעל יצרני. אנחנו מייצרים את הדרכון, לרבות הדפסה, כריכה וכל התהליכים. אתם מבלבלים אותי פה היום, ואני לא מתבלבל כל כך מהר. לכן ביקשתי ממך שנצא לסיור. יש פה שני חלקים בתהליך. יש החלק של יצירת הספרון, הבלנק הריק, את זה עושה המדפיס הממשלתי. זה יש בוודאי במחסנים מלאי להרבה שנים. לפעמים כן, לפעמים לא. אבל בדרך כלל לא הייתה בעיה איתם לאורך כל התקופה. אלה תשובות דיפלומטיות, אני לא אוהב את זה. כי אם חסר, אז צריך להגיד. לא היה חסר מעולם. אז כל הבעיות שיש לנו כרגע לא קשורות לחוברות הנקיות, להלן החוברות שעוד לא נגעו בהן.

בסוף התהליך, אחרי שהמאגר הביומטרי מאשר את הייצור של הדרכון, אנחנו לוקחים מהמחסנים שלהם אלינו את הדרכונים הריקים ועושים תהליך שקוראים לו פרסונליזציה, האנשה של הדרכון. איך אתם לוקחים את זה, פיסית? ספרונים לוקחים פיסית, ודיגיטלית מקבלים את כל הדטה של האדם. ואתם מעבירים את זה פיסית לאן? מטר ליד, אנחנו באותו מתחם. את הפרפורציה אתם עושים? למה אתה קורא פרפורציה? כל הניקוב.

יש לנו מדפסות שמדפיסות את דפי הפרטים, את החלקים הביטחוניים, עושים את הלמינציה. איפה הבעיה כרגע? הגיע אדם, עשה את ההכשרה, העברת את הדברים הדיגיטליים שלו. ביקשת תהליך. הגענו לתהליך. התהליך מתחיל בזה שאחרי שהאדם התמודד עם זה שאין לו תור, הוא הגיע בסוף ללשכה ועשה הרכשה ביומטרית בלשכה. הרכשה ביומטרית בלשכה מתחילה מתהליך של זיהוי ראשון, אחר כך הרכשה ביומטרית וכל המידע הזה נארז, נשמר והולך למאגר הביומטרי לאישור ואימות. הולך דרך המחשב? הכול מחשב. מגיע למאגר הביומטרי, המאגר הביומטרי מאשר או דוחה את הבקשה. הכול דיגיטלי. ברגע שהוא אישר אנחנו מקבלים את ההודעה שהוא אישר, מפיצים את המידע לאחד משני המפעלים, או מפעל תעודות הזהות או מפעל הדרכונים, המפעל מוריד את זה אליו ונכנס לתהליך הייצור. כמה לוקח השלב הזה שדיברת עד עכשיו, דיגיטלי, מהרגע שאדם עשה את ההרכשה? מהיום שאדם נמצא בלשכה עד שזה מגיע למפעל זה בין ארבעה לחמישה ימים. למה?

אבל לפני שהדרכון יוצא אל המאגר הביומטרי יש שלב בדיקה בתוך הלשכה, ובתוך המאגר הביומטרי זה גם לוקח סדר גודל של 48 שעות בדרך כלל, בגלל שהמערכות האלה הן לא באמת מחוברות. עברו ארבעה-חמישה ימים והגיע בשעה טובה ומוצלחת למפעל. היסטורית, ואנחנו שלחנו את המידע הזה למרכז המידע של הכנסת, אנחנו היינו במצב שלמעשה ביום שכל החבילה הזאת הייתה מגיעה אלינו, בתחילת השנה, היא הייתה גם יוצאת לדואר, או למחרת אם זה היה אחר הצהריים. היום אנחנו עומדים על 25 ימים.

קודם כל צריך להגיד שהגענו כבר ל-42 יום. זאת אומרת, שישה שבועות זה לא 24 יום. אנחנו מדברים על ימים קלנדריים, לא על ימי עבודה. מהרגע שאדם היה ועד שזה יצא והגיע למפעל, חמישה ימים ברוטו. מה קורה? למה שזה לא יחזור למצב הקודם? הסיבה היא שבמהלך השנתיים האלה, ואני חושב שזה העיקר שחסר פה מן הספר, וזה מספר שלא נאמר פה, אנחנו השנה ייצרנו מיליון ו-300 אלף דרכונים. הכמויות שאנחנו מדברים עליהן הן ענקיות. במהלך השנתיים של הקורונה, פחות מחצי מהאנשים במדינת ישראל הגיעו לעשות. כל שנה עושים בין מיליון ו-100 אלף למיליון ו-200 אלף דרכונים. שנתיים אנחנו עשינו בערך מיליון דרכונים במשך שנתיים. זאת אומרת יש מיליון ו-200 אלף איש במדינת ישראל שהיו צריכים להגיע באופן טבעי והם לא הגיעו. זה הפער. כשאתם מדברים על להוסיף כוח אדם, זה לא 1,000 תורים או 2,000 תורים או 10,000 תורים. זה מאות אלפי תורים שחסרים. חסרים פה 700-600 אלף תורים בשביל שהעסק יירגע. ועוד נתון שחשוב מאוד להגיד אותו, נכון להיום, בשנייה הזאת, במערכת שלנו, מוזמנים כבר לאנשים מעל 700,000 תורים. 700,000 איש יושבים ומחכים לתור שלהם בחצי השנה הקרובה.

התור המאוחר ביותר שרשום אצלכם? חצי שנה קדימה בערך. אז אני רוצה לבשר לכם שאני יודע על אדם שקיבל תור להרבה אחרי. אולי תמשיך את התיאור של הזמן, כי עצרת בשבוע. בשנתיים האלה שלא היה ביקוש

המפעל שמנה בזמנו כמעט 40 עובדים הלך והצטמק, לא היה צריך אותם. לא פיטרנו אף אחד, אנשים התקדמו, אנשים עזבו באופן טבעי והמפעל הגיע היום לחצי מהגודל שלו ממה שהיה ב-2019. אתה לא עונה לשאלה, אתה מסובב אותנו. אחרי שבוע ימים מאז שהודפס, כמה זמן לוקח מההדפסה עד שזה מגיע? למה זה לוקח עוד שבועיים עד שזה מגיע? אני לא הדפסתי, אז לא הובנתי. המידע של האדם מגיע אליי אחרי 7-6 ימים, נמצא בתוך מפעל הדרכונים. במפעל הדרכונים יש תור. יש היום 100,000 איש שמחכים במפעל הדרכונים וכל יום עושים 4,000, 5,000 דרכונים, תלוי לפי כמה כוח אדם יש באותו יום, וזה מה שמשתחרר. כל השאר מחכים בתור. אמרת שביום אחד אפשר היה לסגור את זה, נכון? לא, אני לא יודע איך אפשר לסגור את זה ביום אחד. כשהתור היה 5000 דרכונים אז היינו גומרים את כל התור בו ביום. זאת אומרת שפיסית על 5,000 אתה יודע לעשות את זה ביום אחד. כמה מודפסים היום ביום? אנחנו עדיין עומדים על אותו סדר גודל. כמה מדפיסים ביום את הסגירה? בערך 4,500 דרכונים. כמו שעשית פעם. אבל זה בגלל שבמשך חצי שנה האחרונה קיבלנו תגבור מהרשות. הרשות גייסה אנשים מתוך הרשות. היו עוד כמעט 20 איש שעבדו. איפה הם עכשיו? זה נגמר בנובמבר. תחזור שוב. אתם קיבלתם תוספת של כוח אדם, הכשרתם אותו. תגברו אותנו מתוך העובדים של הרשות, אנשים שיש להם עבודה ותפקיד ולקחו אותם בשביל להנפיק. לקחנו אותם והם סייעו לנו והגענו בימים האלה ל-8,000 ו-9,000 דרכונים ביום. בעקבות זה הצלחנו לצמצם את הפער מהמתנה של 40 יום ל-24 יום של עכשיו. אנחנו כרגע בגיוסים של עובדים בשביל להשלים את הפער הזה. עכשיו יש מכרז ל-70 איש, לא יודע כמה מהם יגיעו. באיזה שלב נמצא המכרז? המבחנים של הנציבות היו היום. זה מכרז שיסתיים בעוד שנה. זו בעיה של הנציבות, לא שלך. זו בעיה שלי. אבל אתה מבין שזה לא יקרה בחמישה-שישה החודשים הקרובים,

תגיד כן או לא, תפסיק לפחד מעצמך. אני לא מפחד מעצמי. אני יודע שבשביל לסגור את הפער חייבים לתגבר. אני שואל שאלה. האם במדפיס הממשלתי, בדבר הכולל, הרי זו כמעט אותה עבודה. זו ממש לא אותה עבודה, לחלוטין לא. אני ניהלתי עסק קטן בחיים שלי, היינו בכל מיני משברים, בכל מיני דברים שקורים. יש מצב של משבר, ותסלחו לי שאני אומר את זה, הכול מתנהל פה על מי מנוחות. אנחנו מדברים שהיום מדפיסים 4,000. במשך שנתיים, מאז שפרצה הקורונה, זה תכף שלוש שנים, הרי מישהו יכול היה לחזות שהדבר הזה יגיע. יכול היה לחזות תוך כדי התהליך, לא בהתחלה. אפשר היה להבין שהולך לבוא גל צונאמי,

לא פותחים עוד ליין? בכמה משמרות עובדים העובדים אצלכם בבית הדפוס? כשהיה התגבור עבדנו בשתי משמרות, עכשיו אנחנו במשמרת אחת. אין אפשרות בקפסיטי שיש לכם כרגע לעבוד שתי משמרות? זה עניין של עובדים. אל תכניס אותנו לוויכוח הזה. מעולם לא הייתה בקשה מאתנו, שום דבר. בבקשה אל תגיד. אני יודע איפה משתמשים בהסתדרות. אני שואל, זה לא אישי, אבל גם הסבלנות שלי פוקעת.

הצעתם לעובדים שאולי ישמחו לעשות קצת קופה על המחדלים של המדינה? כן, הצענו, יש עובדים שגם עשו את זה תקופה מסוימת. בנקודת הזמן הזאת, בכוח האדם הקיים, אין מספיק כוח אדם בשביל לקיים שתי משמרות. מה הסיבה שאתם הפסקתם את קיום המשמרת השנייה?

נמצא פה יושב-ראש ועדת הכלכלה לשעבר, ידידנו ראש עיריית ירוחם האגדי. הוא רוצה לומר בשישים שניות. ברכות לך, יושב-ראש הוועדה. אין כמוך מתאים להוביל את ועדת הפנים והרשויות המקומיות כראש עיר ותיק עם ניסיון פרלמנטרי. גם ברכות לידידי סגן שר הבריאות והפנים, ארבל, על המשימות החשובות. המצב של הדרכונים הוא קטסטרופה שלא מתקבלת. אם לא תבינו שאתם יוצאים מהדיון הזה למצב חירום ושהכנסת הולכת לשבת לכם על הווריד כל שבוע שהחרפה הזאת של תורים אין-סופיים בדרכונים חייבת להיגמר, זה המצב. עצות מעשיות. עובדי משרד הפנים הם אנשי מופת. צריך לציין אותם, במיוחד בדרום אני פוגש אותם. ואגב, הדרום רוצה ומוכן להקים לשכה נוספת. אנשי הדרום של משרד הפנים מבקשים להקים לשכה נוספת בדרום. בדרום קל יותר לגייס עובדים, אין בעיה של זמינות עובדים, והם יכפילו את הקפסיטי. ומי שבמרכז הארץ דחוף לו, ייסע לבאר שבע או דרומה ויעשה דרכון. להפנות עומסים דרומה ולהכפיל את הלשכות בדרום. דבר נוסף, תאספו פנסיונרים שלכם. יצאו לפנסיה ממשרד הפנים 100-50 אנשים בארבע השנים האחרונות, תגייסו אותם לשלושה חודשים, תעשו מבצע צבאי של שלוש משמרות, תפציצו את הדרכונים ותגמרו עם זה. המדינה הזאת בקורונה תוך שלושה ימים נתנו למיליונים מענקים. תוך שלושה ימים נתנו לאלפי חיילים בודדים כסף לבנק. זה מצב החירום שאתם נמצאים בו. זה נמשך יותר מדי זמן, ולא נראה שזה נגמר. תודה רבה למיכאל. אני מנהלת אגף דוברות והסברה ברשות האוכלוסין וההגירה. שמעתי את כל מה שאמרת, אז אשיב על מה ששאלת. קודם כל, ערוצי ההסברה שלנו הם לא רק אתר. אתר זה אחד הערוצים. יש לנו טלגרם, יש לנו כל הרשתות, פייסבוק, אינסטגרם,

המידע מגיע לציבור בכל מיני דרכים. תשובות מדהימות, אבל אלה לא היו השאלות שלי. אני עונה לעו"ד רוזנר. אין כרגע שום מידע על מרכז לדרכונים זמניים בהרצליה ובבני ברק, למעט שלוש הודעות לעיתונות שיצאו בנושא.

אתה לא יכול למחוק הודעות לעיתונות, כי אלה דברים שקרו. בעקבות ההערה שלך, שכבר העברת אותה גם לפני הדיון, כן כתבנו היום בראש כל הודעה שלתשומת לב הציבור המרכז נסגר בנובמבר. לגבי ההודעה של לאן אני שייך, אנחנו ועוד איך צירפנו לזה. פיתחנו שירות מיוחד שאדם מכניס את היישוב שבו הוא גר. בדקנו את זה על כל היישובים שאתה יכול לחשוב עליהם, כולל נחושה וכולל מושבים ויישובים. זה בעברית ובערבית באתר הרשות. יצרנו שאלות ותשובות לכל מה שקשור לדרכונים הזמניים. שם כתוב מה קרוב לאזור מגוריי. אני אראה לך מיד בתום הדיון. מה נשאר לך פתוח בשאלות שלך? האתר מעודכן יום-יום. אני מבקש שיבדקו את זה.

כמה דרכונים? עניתי על זה ואמרתי שהשנה עשינו קרוב ל-900,000 תעודות זהות ומיליון ו-300 אלף דרכונים. חישוב זריז, כמה ביום?

אני מודיע לכם שישיבת המעקב הבאה לא תהיה בעוד חודש, היא תהיה בדיוק בעוד שבועיים. אני פיניתי בעזרת לאה את יומני לעניין. שאלה שנייה שחבר הכנסת שאל הייתה לגבי השלבים. אני חושב שתיארתי את כל השלבים. אם צריך, אני יכול להעביר את זה עוד פעם אחר כך בנפרד. הנקודה האחרונה ששאלת הייתה לגבי הרשויות המקומיות שרוצות לפתוח מקומות. כמו שזה נאמר פה כבר הרבה פעמים, כרגע מבחינת חקיקה יש פה בעיה של סמכויות. עובדי הרשות לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. אני מבקש לבחון את העניין הזה ולהעלות את זה בפני מנכ"ל משרד הפנים. אני מבקש לדעת מה שונה יום מיומיים. הרי בעבר זה מה שהיה. הייתה החקיקה הביומטרית, זה מה שקרה. אומר היועץ המשפטי שאולי לא צריך חקיקה בעניין. צריך להבחין. יש אפשרות של שר הפנים להסמיך רשויות מקומיות וסמכויות לפי חוק מרשם האוכלוסין. לפי חוק הביומטרי זה צריך להיות עובדי מדינה,

אבל ברגע שינתבו חלק מהפעולות האחרות שהם לא ביומטרי לרשויות המקומיות אפשר יהיה להטיל על עובדי הרשות. כמה תוקף של ביומטרי בחוץ לארץ? התקן הבין-לאומי זה עשר שנים שאלתם אולי את האפשרות במקרה הזה, כי כדי לעשות עשר שנים אתה חייב גם לעשות טביעות אצבע,

אתה שולח למאגר וזה גם שונה. יש העניין של טביעות אצבע במאגר ויש טביעות אצבע בשבב בכל מקרה. הייתה הבטחה שלטונית של שרת הפנים במליאת הכנסת, לשאלתו של חבר הכנסת מקלב, שהתקבלה החלטה שכוללת שני רכיבים. האחד לגבי פטור לדרכון קבוע ביומטרי למי שעשה דרכון זמני, והחזר לאנשים שנאלצו לעשות דרכון זמני כי הרשות לא עמדה בלוח הזמנים של שישה שבועות להנפיק להם את הדרכון הקבוע. ברשותכם אענה על זה. באמת הייתה החלטה כזאת ואנחנו כבר חודשים עוסקים בזה. האם זה הובא לוועדת האגרות? המחשבה שלנו הייתה, כמו שבשנת 2017 בקיץ היה עומס מאוד כבד וגם אז עשינו מהלך של החזר אגרות לאנשים שהנפיקו את שני סוגי הדרכונים ושילמו פעמיים. עשינו את זה בצורה של החזר. ואז גם עשינו תיקון תקנות, השר דרעי היה אז, גם לאנשים שעוד לא עשו את שני הדרכונים. אבל מי שעשה דרכון אחד ולא הספיק לקבל דרכון שני יבוא ויקבל פטור על הדרכון השני. רצינו לצאת למהלך דומה. לגבי ההחזר שלהבנתנו לא הצריך תיקון תקנות, וכך היה ב-2017, אנחנו מול האוצר כבר חודשים. אנשי האוצר העלו קשיים בכל מיני מישורים, בין היתר הקושי המהותי יותר שהפריע לנו להתקדם זה שאלות לגבי מהו מקור הסמכות של מנכ"ל הרשות להורות על החזר על אגרה. אותו מקור שהיה ב-2017. נכון, זה מה שענינו בדיוק. אבל האוצר לא קיבל את זה. בד בבד גם רצינו לפתוח במהלך של לקבוע פטור מאגרה מעכשיו והלאה, ואז היה צריך תיקון תקנות. מיוני אנחנו במצב של ממשלת מעבר. אנחנו כבר מתכוונים להביא בפני השר החדש. השרה קיבלה את ההחלטה. אני לא מדבר עכשיו על החלטה סופית של השרה שיכול להיות שכן אפשר היה לקבל או אי אפשר היה לקבל. אבל אפשר להפעיל את ועדת האגרות ולקבל את ההחלטה שלה, כי השר לא יכול לקבל החלטה בלי ועדת האגרות. עכשיו הוא יצטרך לחכות כמה חודשים לוועדת אגרות? ועדת אגרות זה דבר שלוקח מאוד מהר. יכולים בתוך שבוע לראות אותנו. לא שבוע. אבל אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר. למה לא עשיתם את זה קודם? כי צריכים להגיש לנו את זה. ביוני כבר נכנסנו למצב של ממשלת מעבר. מתי אתם מתכוונים להגיש את הבקשה? היו דברים חריגים שאושרו על ידי יועצים משפטיים מסוימים בממשלת מעבר. קטסטרופה כזאת, התעללות באזרחים כזאת, למה מחכים? בכל מקרה הכוונה הייתה שניתן החזר. זה לא שאנחנו אומרים שלא יהיה, אלא שניתן החזר ולכן חשבנו שנפתור את הבעיה של אלה ששילמו מהר יחסית בלי תקנות, אבל בזה האוצר לא זרם איתנו. מתי תוגש הבקשה? אנחנו רוצים להציג את זה בפני השר. לדעתי המנכ"ל כבר כתב מכתב כדי שהשר יאשר את זה, ואז ברגע שיהיה האישור של השר נצא למהלך של תיקון תקנות. בגלל שהאוצר עשה לנו קשיים לגבי ההחזר, הוחלט שבתיקון התקנות גם תהיה תקנה של תחולה רטרואקטיבית כדי שאל יקשו על מקור הסמכות וכו', ואז נעשה את ההחזר גם מכוחן של התקנות עם אותו סעיף של תחולה רטרואקטיבית. אני מציע שבדיון הבא, שכנראה יתקיים בעוד שבועיים, נבוא עם אישור. האם אדוני סגן השר יוכל להעביר לשר את השאלה האם הוא יהיה מוכן לשקול גם לבקש את הקפאת האגרות? הנושא הזה בהחלט יעלה על ידי הדרג המקצועי. מעבר לנושא הספציפי. וגם יעלו בפניו את העובדה שהשרה הקודמת הבטיחה. גם את ההבטחה של השרה שהוא חלק אחד. אבל אמר היועץ המשפטי משהו אחר, ואני מצטרף גם לעניין הזה.

אני חושב שצריך לבחון בכלל את האגרה הזאת. בטח כרגע עם ההקפאה של ההצמדות. להפנות את זה לשר. אני רוצה לדבר לגבי ההצמדה. אני חייבת לציין שתהליך ההצמדה נועד כדי לשמור על האגרות בערכן הקבוע. אני חייבת לציין שכאשר הייתה ירידת מדד, האגרות ירדו. זאת אומרת אנחנו רוצים לשמור את האגרות בערך ריאלי. לכן יש הצמדה. הצמדה זה לא משהו שמעלה או מוריד. הוא גם מוריד את האגרות כשיש ירידת מדד. קודם כל, אפשר הכול. דבר שני, יש גם מצב שאתה מדבר מול אזרחים, אתה צריך גם לבוא בידיים נקיות. אנשים פה משלמים דאבל. כרגע יש תקופה, אז לא ביקשתי לבטל את זה, אני אומר הקפאה של העלייה הזאת עד שתיגמר כל הסאגה הזאת. יש דבר נוסף שהוא קטסטרופה בפני עצמו. יש השירות בנמל התעופה, שהוא נועד למקרים של אנשים שכחנים ובעייתיים וכו'. או מקרים הומניטריים. או מקרים הומניטריים כבדים מאוד. ולכן קבעו בזמנו אגרה גבוהה מאוד. האם אפשר שבמצב של עכשיו המחירים יהיו זהים למה שיש בלשכות? כי היום זה אחד המקומות שבאים ועושים את הדרכון הזמני. זה יגרום לעשרות אלפים אנשים ביום להגיע לשם כדי להנפיק שם דרכונים והעסק לא יחזיק, זה יקרוס. גם היום מגיעים אנשים. אם נוריד את האגרה, יגיעו - - - אז לא באותו מחיר, מחיר יותר גבוה. אבל אל המחיר הדרקוני שלוקחים בצדק בימים רגילים. אני אומר שבמקרים הומניטריים יכולים לקבל פטור. כמה משלמים היום בשדה? 850 בערך. המחיר היה בעבר מעל 1200. זה הגיע לוועדת הכספים וועדת הכספים הפחיתה אותו, ויחד עם זאת לצד ההפחתה, וזה היה בהנחיית השר דרעי בזמנו, כמדומני בשנת 2017, הרבה לפני הקורונה. יש אינטרס למנוע מאנשים להגיע לנתב"ג, צריך גם את זה לקחת בחשבון. אחרי קורונה יש פוסט קורונה. אנחנו בפוסט-פוסט-פוסט קורונה. וכולם נענשים על זה. חייבים לחשוב מחוץ לקופסא. למשל, אם בנמל התעופה אפשר לתגבר שם יותר, כי שם זה בנוי על 24 שעות ביממה, אז לתגבר יותר ולהוריד את המחיר לא לגמרי כדי שלא יבואו כולם אבל יבואו חלק. להתחיל לפרוס את הפתרונות. אז פה אין עובדים ופה המדפיס לא יכול ופה אין הכשרות. אין היום מישהו שצריך זמני ולא מקבל. אני גם רוצה להפעיל בלנס של פחות ללכת על הזמני ויותר לקדש כרגע את הקבוע, להאיץ אותו, להכפיל אותו. כי הזמני הולך להצטבר לכם לפקק של שנה הבאה. אז לעודד אנשים לבוא לנתב"ג אם נוריד את המחיר. לא דיברתי רק על נתב"ג עכשיו. הגעתי למדפיס, הגעתי למפעל, הגעתי לפס הייצור. יש לי סיווג ביטחוני, אני מוכן לבוא לעזור לכם. זה לא יאומן. יש משבר, איך מטפלים במשברים? לא ככה. אבקש לקבל תשובה לגבי הנושא של עולי הרגל, מה שעלה כאן. איך אפשר לטפל בבעיה שלהם.

אפשר לעזור לאנשים שיש להם כבר דרכונים. שאלה לשיקול דעת השר באותו הקשר. היום המצב הוא שיש אגרה לתשלום בלשכה, ואגרה הרבה יותר נמוכה לתשלום באינטרנט. נוצר מצב שאנשים מגיעים ללשכה ועושים את זה דרך הטלפון על המקום.

מי שנדפק, במירכאות כפולות, זה רק אלה שלא יודעים לעשות את זה דרך הטלפון, ואנחנו יודעים מי אלה. אוכלוסיות מוחלשות בדרך כלל, מבוגרים, אנשים מוחלשים שאין סיבה לפגוע בהם. יש כאן רציונל. הרציונל הוא בסוף כמה שפחות התעסקות לפקיד. אתה מעסיק עכשיו פקיד בלקבל כסף מאדם, אתה מושך זמן. שיהיה אדם שהוא לא צריך להיות פקיד, יכול להיות סתם מתנדב שעוזר לאדם למלא את הפרטים. הרי זה למלא באינטרנט. הרעיון פה הוא להגיד לאנשים שלא יעסיקו את הפקידים.

מישהו מהצוותים

שרוצה להוסיף משהו? מישהו שיש לו רעיון? הזכרת קודם, אנחנו מזמינים כל מי שרוצה לקבוע. רשות האוכלוסין עשו איתנו סיור, אנחנו עובדים במשותף. לפני כמה חודשים סיירנו ביחד. אני מזמין את חברי הוועדה לקבוע ולעשות סיור ולראות איך נראה המפעל. הייתי מת להתרגש איתך עכשיו על העניין הזה הכללי. אולי זה יעזור להבין מה השלב ואיפה המעברים, להבין את התהליך. אבל אתה מסכים איתי שאם באותו מקום, באותו תהליך ובאותו בניין שכרגע הם מייצרים את החלק של הפלאץ', אם באותו מבנה היו כרגע עוד במקום 20 איש היו 50 איש אז זה היה עובד 24/6. היום הוא עובד שמונה שעות ביום. מבחינתי אם אני אחראי על העניין הזה, המפעל הזה עובד 24/6. ויש כבר כוח האדם המתאים לזה. ואז אתה פשוט יותר מכפיל ומגיע ל-15,000 ביום. זה ריאלי? כן. אז כל יום שזה לא קורה זה פשע. השאלה אם זה תלוי בבני אדם או במכוונת. אולי אפשר לקנות עוד מכונה וכך לפתור את הבעיה. אולי חסרה קיבולת למכונה ואפשר לקנות עוד מכונה. ראיתי שהוא מהנהן לי בראש, הוא הבין מה שאני שאלתי. אמרתי, אותו מבנה, אותן מכונות. אולי יהיו קצת יותר תקלות, בסדר. שאלה אחרת, אני צופה פני עתיד.

על התעלות של החורף הייתי עושה בקיץ. אני שואל האם לא כדאי היה לחשוב, כי הרי שנתיים זה לא הלכה למשה מסיני. אז יכול להיות שמשרד האוצר יפסיד קצת כסף, כי לא יהיה עוד סיבוב. אבל לפחות בוא נדחה. אני אומר להם, כי אני רוצה שהם יבואו ויביאו את זה כלפיכם למקבלי ההחלטות. אני הייתי מאריך את השנתיים האלה לשלוש, שלוש וחצי. לפני שהם ישיבו, בתעודות זהות בוצע מהלך כזה. בדרכונים יש לך בעיה, כי המדינה שמקבלת את האזרח שמגיע עם דרכון שכתוב עליו שהוא פג תוקף, כתוב עליו תאריך שעד התאריך הזה הוא תקף, היא לא תכניס אותו לתחום המדינה. אז אתה שוב צריך לחזור ללשכה. אם אתה רוצה להדביק מדבקות להארכה, אתה חוזר ללשכה. צריך לבדוק את העניין הזה. אגיד לכם מה אנחנו מרוויחים פה, אנחנו מרוויחים את הגל הבא של הצונאמי, כי אתם כל יום מוציאים הרבה מאוד זמניים והזמניים האלה יבואו לקבוע שלהם. דבר שני, כוח האדם יופנה יותר לביומטרי. תוכלו לחסל את הסאגה הזאת, ואפשר. אני לא מבקש לעצמי, תנו לי חודשיים אנחנו פותרים את זה. אפשר לפתור את זה. נכון, זה גל, אבל גל פותרים בבור גדול שבמכה אחת גומרים אותו ומנסים להגיע לאיזשהו איזון תוך תקופה מסוימת. הבנתי את המספרים, המספרים הם אסטרונומיים, אבל הם עדיין בני שליטה. אם כל המערכת לא תעבוד, כולל עובדים בלשכות, כולל עובדים בבית הדפוס או במדפיס הממשלתי אגב, אנחנו נבוא לסיור, זה נראה לי דבר מעניין, אבל הסיור לא קשור לקטסטרופה. אני אבוא אחרי הקטסטרופה, כשזה ייגמר.

אתם צריכים לשלוף את כל הנשקים שאתם יכולים ולשים אותם על השולחן על מנכ"ל משרד הפנים בבואו לשבת עם השר ועם סגן השר. תצאו מהקופסא, תביאו את הדברים הכי משוגעים. אפשר למצוא פתרונות. אם אלה יהיו דברים שיהיו תלויים בחקיקה, והחקיקה כנראה תצטרך להיות כאן באיזושהי,

אגרות לא.

וכספים. אני אומר לכם בשמי ובשם יושב-ראש ועדת כספים ובשם יושב-ראש ועדת החוקה, אנחנו נעבוד 24/6 ונחוקק כל מה שצריך כדי להעיף את זה מהר. ועשינו את זה, בקורונה ידענו לעשות את זה. תביאו רעיונות יצירתיים. אם זה לחפש עובדים שיש להם ידע בהדפסה המסוימת הזאת ושיש להם סיווג כזה או אחר. תחפשו רעיונות. זה בלתי אפשרי, זה פצע מדמם שאתמול הוא קפץ עם המדד. המדד נתן לו אתמול פליק למעלה. אז גם הדיון שלנו העלה את זה על סדר היום, אבל גם המדד. לא יכולתי לבקש תזמון יותר טוב שהמדד קפץ אתמול לסיפור של העלייה של המחירים בתוך גל העליות המטורפות שיש כאן. יש פה מחדלים של משרדי ממשלה שהיו בתקופה הזאת. אני לא רוצה לדבר על כאלה שלא נמצאים כרגע בתפקיד, אבל בטח כאלה שנמצאים עדיין פה. משרד האוצר, עם כל הכבוד, פקידי האוצר עשו פה את הפטנט הקל. היו צריכים לסתום חורים בקליטה, לקחו מכאן. היו צריכים לסתום חורים בעלייה, הלכו לכאן. היו צריכים לתת תקנים, לא נתנו. נתנו בשלבים, לא נתנו במכה אחת. כל הדברים האלה ביחד הם המתכון למה שקרה כאן, ומה שקרה כאן לא יכול להמשיך. אני מודיע לכם, אנחנו נעשה ישיבה. אני לא רוצה לסכם כרגע כי היו לנו שלל של נושאים. אנחנו נסכם רק דבר אחד, עוד שבועיים אני מצפה, אדוני סגן השר, לשמוע תוכנית ככל האפשר. ועד התוכנית היא יותר במקטעים ארוכי טווח, פתרונות משוגעים במירכאות, פתירים, פרקטיים, שאפשר לעשות בשביל לצאת מהקופסא. ואם צריך לצורך העניין הזה לגייס את שר האוצר, אז נגייס אותו. אנחנו יודעים לדבר. כי בסוף אלה תקנים שאתם משתמשים בהם. אתם חוסכים עוד חודש, חודשיים, שלושה, שיעלה להם פחות. מנהלים את האוצר כמו חנות מכולת מפעם עם העיפרון באוזן. אני פונה אליכם,

אתם בסוף האנשים שנמצאים בשטח וצריכים להביא את הפתרונות. תחשבו מחוץ לקופסא, תעשו כל מה שצריך לעשות כדי לגמור את התופעה הזאת. תודה רבה. ותודה למנהלת הוועדה על הדיון. צריך לציין את סגן השר שישב לכל אורך הישיבה. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אני מודה לסגן השר שישב איתנו כל הישיבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:32.